אדוני סגן ראש הממשלה, רבותי וגבירותי, חברות וחברי הכנסת, היום, יום שני, י"ט באייר תש"ע, 3 במאי 2010

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה,

תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על

"סדר שופרותינו", ככה נאמר בתפילת מוסף של ראש השנה, ומשם אני לוקח. שופר, שופרות,

אבל למה הוא אומר "סדר שופרותינו" ולכן פה צריך להיות "שופרותינו". אני פשוט מודה שאני מן המקורות, טעיתי. כי שם כתוב "סדר שופרותינו", וזה בסמיכות. וכרגיל סגן ראש הממשלה, או יותר נכון, כרגיל דן מרידור צודק בכל מה שקשור לעברית. עדיין את ההצעה אפשר להציע,

נדמה לי שהיא כתובה נכון בעברית, שאני הקראתי אותה לא נכון. אין מחזיקים אדם טועה, אלא אם כן הוא טעה. ולכן הטעות היא שלי. אני מזמין את חבר הכנסת נחמן שי לבוא ולעלות להציג את הנימוקים, ולרשותו עומדות עשר דקות תמימות.

יספיק או לא, תיכף נראה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, צריך להיות השר לענייני רשות השידור? שאלתי זאת, גברתי, ואני שמח שכיוונתי לדעת גדולות. אכן, ראש הממשלה הוא השר לענייני רשות השידור, וראש הממשלה מינה את סגנו לבוא בשם הממשלה ולומר את דבריו. למה שלא ימנה אותו כבר לטפל בכל ענייני רשות השידור? זאת שאלה טובה, ואני לא צריך להישאל.

בשבוע הבא, במסגרת האי-אמון, לבקש אי-אמון בכך שלא מינה את השר מרידור להיות השר לענייני רשות השידור. אני חושב שהסגן ליברמן הוא הסגן האחראי לרשות השידור, לא הסגן מרידור. רבות מחשבות בלב,

במקרה הספציפי הזה ראש הממשלה יודע שמינוי כזה לא ישרת את,

באופן פרלמנטרי, באמת שאלתי. כי אמרתי: הרי יש לנו שר, השר אדלשטיין, ואז הפנו את תשומת לבי שהשר הממונה הוא ראש הממשלה, ולכן בצדק הוא, לא רק בגלל הנסיבות, שהוא כרגע בדרכו לארץ, אדלשטיין ביקש להתפנות לענייני הסברה שמטילים עליו, כי לא היה לו זמן לרשות השידור.

שבן-אליעזר וראש הממשלה חזרו באותו מטוס, אחד מהם נראה כאן, יכול להיות ששניהם כאן.

גם בלי הסיבה שראש הממשלה נעדר מן הארץ, נדמה לי שהוא רשאי למנות את סגנו לענות בשם הממשלה.

סגנו זה כבר בכיר. אולי אתה עוד לא יודע, כי עוד לא היית בממשלה, אבל סגן ראש הממשלה זה שר בכיר. אדוני, האם זה פרצופה של הקואליציה, כאשר יש אי-אמון, שמתחיל ביום שני בשעה 16:00 בכנסת, חבר כנסת אחד, אפילו חדש, מטעם הקואליציה?

בהבדל מבקשה של 40 חברי כנסת שראש הממשלה ישב פה כל הזמן, בלקבל אי-אמון לא כתוב שחברי הכנסת צריכים להיות נוכחים. אני מוכרח לציין שסיעת קדימה, כשאחד מחבריה מדבר, הם רובם נוכחים פה. לא צריך לומר כולם, אבל רובם. אני בשעת שאלות ליושב-ראש הכנסת?

עכשיו הזמן כולו שלך. רעיון לא רע, אדוני היושב-ראש. תודה.

אני יכול לענות תשובות, כולן תהיינה נכונות. אני נהניתי מהתמיכה. אולי לא טובות, אבל נכונות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רשות השידור מזכירה לי בימים האלה את הצפרדע המתבשלת לאטה במים. שקט, פה זו מדינת חרדים, אתה השתגעת? אני לא הצעתי לאכול את הצפרדע, אם כי נראה שכולנו ניאלץ בסוף, אבל בינתיים היא מתבשלת במים. המים הולכים ומתחממים, והצפרדע שלנו לא מרגישה. אולי עוד מעט תהיה רפורמה במים האלה, אולי יצבעו אותם באדום, אולי יוסיפו קצף, אבל בינתיים המים מתחממים. וחשבתי, אדוני היושב-ראש, שהדיון הזה לא יהיה כבר יותר לעולם. כבר לא צריך אותו. כבר לא צריך שהבית הזה ידון שוב ושוב ושוב בענייני רשות השידור, כבר שבע אותם מכל בחינה שהיא. והפרוטוקול של הכנסת עמוס בדיונים, עד שקצה נפשם של חברי הכנסת, בכנסת הקודמת ואולי גם לפניה, והם ישבו והכינו הצעת חוק רשות השידור, חוק חדש לרשות השידור, והחוק הזה נועד,

לתקוע איזה תווך, תווך ציבורי, בין הדרג הפוליטי ברשות השידור לבין הדרג המקצועי, מעין דרג ביניים. זה היה נועז ונבון. כי בסחרחרת הפוליטית, שכולנו מצויים בה, יושבים לפעמים למעלה, יושבים למטה, וכפי שאנחנו יודעים, אף פעם לא רוצים לרדת מהגלגל, ולכן כולם מבינים שרשות השידור היא של כולם. היא לא של הממשלה, היא אפילו לא של הכנסת, היא של עם ישראל, ראש קדימה, שהיה פעם ראש הליכוד, אמר: העיקר שתישאר על הגלגל, הבנתי, רמזתי לדבריו. תאמין לי שאני זוכר את הציטוט ההיסטורי הזה. אזרחי ישראל.

"עם ישראל" זה ביטוי של כל העם היהודי. אזרחי ישראל. בריאות טובה. בריאות טובה.

ולכן הכינה הממשלה הקודמת חוק, והחוק אושר בידיה והוגש לכנסת, והכנסת קיבלה אותו, והוא עבר לוועדה והיה בשלבי חקיקה. אבל אז החליטה הממשלה להקפיא אותו. אולי הצפרדע עוד לא הבינה בדיוק איפה היא נמצאת, ואולי חשבו שאולי יוכלו לחיות עם הצפרדע כמו שהיא. ולקחו פתאום את השר יולי אדלשטיין, שלא עסק מעולם בנושאים האלה, שמו עליו תיק אחר, שבינתיים גם הוא התרוקן מתוכנו, תיק ההסברה והתפוצות, ואמרו לו: תהיה אתה השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור.

כי אמרת קודם, אדוני היושב-ראש: השר הממונה על רשות השידור. הוא ממונה על ביצוע חוק רשות השידור, זה לא אותו הדבר. אני יודע שבימים אלה היטשטשו לגמרי הגבולות בין ביצוע החוק לבין הרשות, כי כשעולים לרגל למשרד ראש הממשלה בימים האלה כבר לא באים בענייני ביצוע החוק, אלא בעניינים השוטפים. יש פ"עים בין עובדי רשות השידור לבין מנכ"ל משרד ראש הממשלה. אבל ראש הממשלה לא רצה בחוק הזה. הוא לא רצה בחוק, הוא רצה את הרשות עצמה להעביר אליו. ולכן היה צריך לפעול בתוכנית. ומי שחושב שאין לממשלה תוכנית, מסתבר שיש לה. לא בכל בנושא. נראה שבנושא רשות השידור היתה תוכנית, ומי שרוצה לדעת בדיוק מה התוכנית אומרת צריך ללכת אחורה,

כמו שאנחנו נוהגים, הרוויזיוניסטים הלוא מסתכלים אחורה,

ורואים מה היה, אז לכן הולכים אחורה, רואים שכבר בקדנציה הראשונה של ראש הממשלה, באמצע שנות ה-90, הוא מינה את מנכ"לו, אביגדור ליברמן, לטפל ברשות השידור. ומה היה צעדו הראשון של אביגדור ליברמן? לקרוא למנכ"ל רשות השידור דאז, מוטי קירשנבאום, להצביע על הדלת ולהגיד לו: זמנך עבר. ואדון קירשנבאום אמר לו כדבר הזה גם. הוא לא הלך. אגב, הוא לא הלך. אחר כך מצאו דרך להוליך אותו בצורה אלגנטית. וזה מה שעשו לרשות השידור מהרגע שהממשלה החדשה הזו נכנסה לתפקידה. לקחו את יושב-ראש הרשות משה גביש, והוא הודה, הוא בא לפני סיעת קדימה בישיבה שלה ב-2 במרס שנה זו, והוא הודה שדחקו אותו החוצה וגרמו לו לסיים את תפקידו. יחד אתו הלכה סגניתו, ויחד אתו, אני מוכרח לציין, באותה תקופה,

פקעה כהונתה של מליאת רשות השידור. זאת אומרת שנשארנו ברשות השידור בלי מליאה ובלי יושב-ראש וסגן מכהנים. זאת אומרת, שהדרג הפוליטי לוחץ כבר יותר על הדרג, אני רואה שאתה, לא, הייתי פעם השר הממונה על רשות השידור וגם לי היה ראש ממשלה.

ואז, מה עושה ראש הממשלה? הוא ממשיך בדרכו.

הרפורמה. אז הוא אומר: מה אני אעשה עם הרפורמה הזאת? מסתבר שהיתה רפורמה, סגורה ומוכנה, ולא היה צריך לגעת בה. ועסק בה השר לשעבר רוני בר-און, שיושב אתנו, ומודה משה גביש, כשהוא בא לסיעת קדימה, שהרפורמה היתה מוכנה כבר. סגורה מכל הכיוונים. אפשר היה לקדם אותה, והמשאבים הכספיים עמדו.

תתקן אותי אם אני טועה, לא חשבו להגדיל את אגרת רשות השידור,

לצורך העניין. לא. משרד האוצר העמיד 800 מיליון שקל כדי להוביל 700 עובדים הביתה בדרך אלגנטית.

וזה במאמר מוסגר, רוצים להעלות את אגרת רשות השידור. זאת אומרת שרוצים להטיל על הציבור לממן את הרפורמה, שזה גם כן איזה חידוש יפה מבית-מדרשו של ראש הממשלה. וכך אנחנו הולכים לשלב הבא. פתאום אין רפורמה, מתישים את רשות השידור, מחלישים אותה, גורמים לסכסוכים פנימיים בתוכה, והתוצאה היא שהגוף הזה,

הצפרדע שלנו, הולך ונחלש. וכשהוא הולך ונחלש הוא שוב מחפש כתובת להיאחז בה. ומה הכתובת שמצביעים בפניו? משרד ראש הממשלה וראש הממשלה. יולי אדלשטיין, שר בישראל, מנסה בכל כוחותיו בכל זאת למנות לרשות השידור יושב-ראש. והוא מציע את זה לאמנון דיק, איש עסקים, שמפשפשים בכל דרכו בחיים לדעת אולי הוא היה קרוב,

חס וחלילה, לספסלים האלה.

צריך להגיד שקודם מראים את הדלת לגביש. אמרתי.

גם אותו וגם סגניתו. ככה שנטרלו את הדרג הציבורי ברשות. יש תוכנית, אני אומר, יש תוכנית פה. יוסי, זאת תוכנית. אתה התרגלת לתוכניות בפיקוד הצפון. זו תוכנית אסטרטגית. באמת. אני מקשיב בקשב רב. אתה מקשיב בקשב רב, שמתי לב. אבל למה לא נתנו לך את רשות השידור?

עונה בשם הממשלה, אה.

אתה רק משתתף חופשי בדיון. היתה לי מחשבה שמי שכיהן בעבר כיושב-ראש הרשות השנייה יוכל גם להיות השר הממונה על רשות השידור, ובהצלחה. אגב, היה יושב-ראש רשות השידור השנייה בהצלחה. וכך אנחנו מגיעים למצב שאמנון דיק, שהוא איש עסקים טוב,

בעל רקע מתאים, נפסל לתפקידו. למה? כי לא רוצים שיהיה יושב-ראש לרשות השידור, זאת הסיבה. לא רוצים. הצפרדע מתחממת. לא רוצים שיהיה יושב-ראש לרשות השידור. ואז השר יולי אדלשטיין הבין שמשטים בו, והחזיר את התפקיד לשר פלד יש גם כשירות עודפת הוא היה יושב-ראש הרשות השנייה. אמרתי.

חבר הכנסת בר-און, זה שאתה לא מקשיב מה אני אומר, מילא. אבל נחמן שי מדבר, הוא אמר את זה הרגע.

הוא היה יושב-ראש שלי והוא היה יושב-ראש מוכשר, אם אפשר לומר. אבל הוא היה עצמאי. יכול להיות שהתכונה הזאת של עצמאות לא נוחה לראש הממשלה. יכול להיות שהוא יודע שיוסי פלד הוא שר עצמאי שעומד על דעותיו והוא לא יקבל את תכתיבי ראש הממשלה? האם אני יכול להעז להציע רעיון כזה?

אז אדלשטיין, מייד מתמנה לתפקיד, מורידים אותו מכס האחריות לרשות השידור ושמים אותו ממונה על התיק האירני. עכשיו האירנים, אגב, מתחממים. לא הצפרדע, אלא האירנים, כיוון שאדלשטיין כולו מולם. וזה ניסיון ציני, אם לא אכפת לך, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, להשתמש באמת, באופן מאוד ציני באיזו עילה חיצונית להתגייס למאמץ המדיני ההסברתי בנושא הסנקציות נגד אירן והמאבק בדוח-גולדסטון. סהדי במרומים יודע שאני עוקב אחרי כל מה שהממשלה אומרת ועושה, אני לא זוכר דברים שאמר השר אדלשטיין מאז על המאמץ המדיני ההסברתי בנושא הסנקציות נגד אירן והמאבק.

אולי היה, יכול להיות שזה נאמר בערוצים בלתי ידועים, לא בערוצים הגלויים שההסברה אמורה לעסוק בהם. ואני רוצה להמשיך ולראות. עדיין נשאר לנו עוד חוק. מה עושים עם החוק? כי החוק תקוע לנו כמו עצם בגרון.

אם החוק הזה יעבור, נקבל רשות עצמאית? אולי נקבל סוף-סוף שידור ציבורי במדינת ישראל שימלא את תפקידו, ולא ינסה לכוון לרצונם של ראש הממשלה ושל מנכ"ל משרדו. ואז מגיעה הצעת החוק הזאת כמות שהיא, כמו זו שאושרה בעבר על-ידי הממשלה והכנסת, מגיעה חזרה לוועדת השרים לענייני חקיקה. לא נגענו בה. לא עשינו בה שום שינוי. הוספנו בה את ההסבר והגשנו אותה. 52 חברים בכנסת תמכו בה.

52. ואמרנו, לא פוליטי. כולם רוצים בקיומה של רשות השידור עצמאית. ושמנו את זה על שולחנה של ועדת השרים לענייני חקיקה, וראה זה פלא, אני מודיע לך שיש 53. אתה תומך. אני לא יכול לחתום.

אנחנו מקבלים חיזוק, אפילו. אז אין סיבה בעולם להפיל את ההצעה הזאת אלא רק דבר אחד: שראש הממשלה לא רוצה לוותר. שהצפרדע תמשיך להתחמם כי ככל שהיא מתחממת יותר טוב. ככל שיותר רע לרשות השידור, יותר טוב כנראה לראש הממשלה, אני מציע לך רק לתקן ולומר, לא "ראש הממשלה" אלא "ראשי הממשלה". ראשי הממשלה, עוד יותר טוב. אבל סוף-סוף נפלה החלטה לנתק את הרשות מהממשלה ולהקים את דרג הביניים הציבורי הזה. אני לא אכנס לפרטים כי יהיה לנו גם על זה הזדמנות לדבר. וההצעה הזאת נפלה. ולכן, המעשה הושלם, ורשות השידור נפלה בשבי. היא עכשיו שבויה. ואם רוצים, רווח והצלה יבואו לנו ממקום אחר. יש הודעה פה, בלוח ההודעות שסידרת לנו, אדוני היושב-ראש, רשות השידור ניצלה, רשת ב' תשדר יומן תרבות גם ב"בחצי היום".

תוריד את ההצעה, בהינתן שזה המצב, ראש הממשלה יכול להמשיך בתפקידו. זה מזכיר לי שב"טיטניק", כשהמים המשיכו להיכנס למטה עדיין רקדו ואכלו. איזה "טיטניק"? בחצר של בית הנשיא. חבר הכנסת בר-און. אני הצעתי לכל החברים בכנסת משני הצדדים לרשום את הנאום של נחמן שי, שהוא מצוין, כדי להשתמש בו בזמנים אחרים ולהקריא אותו,

לא, לא אלייך. אנחנו יכולים לדבר רק כרוויזיוניסטים על העבר. אנחנו לא מדברים על העתיד.

בעבר היו שרים אחראים, אין ויכוח. נכון. היו שרים אחראים שהם לא נשארו. אני רוצה לומר פה, בכנסת, מעדויות שהגיעו אלינו, שמשרד ראש הממשלה מתערב בתכנים של השידור בשידורי ישראל,

תגיד מה אמר ירון דקל בשידור חי. אמר, חבר הכנסת בר-און. אני מוכרח לתקן את התקנון של הכנסת ולקבוע תקנון בר-און, שבו Bar-on can do no wrong.

בסדר, אבל לעת עתה עוד לא היה. זה לא אני אמרתי, זה ירון דקל אמר.

כרגע חשוב מה אומר נחמן שי, ומה יאמר השר מרידור. אולי השר מרידור לא מוכן, הלילה.

אני נותן לו שתי דקות נוספות ובזה נסיים.

ירון דקל אמר בשידור שהוא נדרש להציג את ה"ליין-אפ" שלו, את הלחשן. לא לחשן, אני רציתי להרחיב את היריעה, כי זה לא רק ירון דקל, זה גם אחרים. קודם תגיד מה אמר ירון, חבר הכנסת בר-און, הוא לא יקבל יותר דקה משתי הדקות, אז ירון אמר, והאחרים אומרים ולוחשים,

נהיה לחשן, שראש הממשלה לחשן לאנשים שאמורים לספק חדשות אובייקטיביות לציבור. זה הטרגדיה. רשות השידור נפלה בשבי כאן, והיא לא מסוגלת למלא את תפקידה

אין לה יושב-ראש, ואין לה סגן,

ואין לה ועד מנהל. כל הגופים הציבוריים פקעה כהונתם. פקעה כהונתם. אני לא מכיר אף גוף ממלכתי במדינת ישראל שצריכה להיות לו הנהלה ציבורית והיא לא קיימת, והמדינה שותקת. המדינה שותקת כאילו זה לא חשוב. אבל זה כן חשוב. זה חשוב שזה לא יהיה. זה חשוב שאפשר יהיה להגיד למוטי שקלאר ולחבריו ברשות השידור: תשדרו את זה, או אל תשדרו את זה. וככה אנחנו חוזרים,

אדוני היושב-ראש, לימים הכי שחורים של הבית הזה, שאתה וחבריך לא ישבתם פה ופה, אתם ישבתם בצד וקראו לכם: האיש הזה. ואז באמת ניהלו את רשות השידור ממשרד ראש הממשלה, ועכשיו חשבנו שהפרק הרע הזה הסתיים, והפרק הרע הזה חוזר, ובגדול. ואני אומר מעל הדוכן הזה, הכנסת הזאת צריכה להפסיק את הביזיון הזה, כי הצפרדע שלנו כבר מזמן לא בין החיים. הרתיחו אותה עד תום, וכבר אי-אפשר לאכול אותה כי אנחנו לא אוכלים צפרדעים. אבל אני אומר לך שבינתיים משאירים פה אדמה חרוכה, ולא יהיה שידור ציבורי במדינת ישראל. ועל זה הממשלה הזאת צריכה ללכת, ועל זה אנחנו מביעים אי-אמון.

יש שלושה סוגי שידורים, אדוני סגן

האחד זה רדיו דוקטרינרי פרטי. השני זה רדיו ממלכתי שהוא הרדיו של הממשלה, וחוק רשות השידור מדבר על רדיו ציבורי. לא תמיד מלכות השידור מימשה את תפקידיה הציבוריים, כי פעמים היא היתה מאוד דוקטרינרית על-פי דעתו של כל שדר ושדר. אבל בהחלט אנחנו כולנו משוועים שנחזיר את הרעיון של רדיו ציבורי. ומי שמפקח על הציבור זה הכנסת ולא הממשלה, כי הממשלה מפקחת על רדיו ממלכתי. ולפי סעיף 11, נדמה לי, יש לה גם זכות לבוא,

השר ארידור בזמנו ניצל את הזכות הזו בשנת 1983. יכול להיות. לפי סעיף 46. סעיף 46, נדמה לי. שהממשלה יכולה לנצל את רשות השידור למסור הודעה. ביבי עשה את זה כמה פעמים. זה רק סעיף 46, וזה רק, ביבי וראשי ממשלה. היה פעם שופט שסגר שידור באמצע השידור. והעלה לנו את המנדט. נדמה לי שלא היה אז ראש הממשלה נתניהו. נדמה לי, חברים. כולם היו בנינו, כולם היו גדולינו, כולם היו רבותינו. סעיף 46 מאפשר לממשלה, את השידור.

אבל אנחנו הגדלנו כנראה את סעיף 46, כי עכשיו הממשלה נוטלת את השידור כראות רצונה, ולפי דעתה בכל שלב שהוא. לפעמים, משום שהשדרים לוקחים את הרשות הציבורית, ובשם הציבור, להסביר לי מה אני צריך לחשוב.

כי אם צריך לתקן פגמים מקצועיים, יתוקנו.

אבל לא שמעתי שהעורך הראשי הוא ראש הממשלה, ועורך המשנה שלו הוא אייל גבאי. לא שמעתי על זה. היו שדרים שהיו דוקטרינרים על-פי השקפת עולמם וציבוריים ברמה היותר גדולה שיש, ואחת מהן היא חברת כנסת. בבקשה, האם אדוני סיים? אני מסיים, ואני רק רוצה לסכם. מדבר על אורי אורבך.

שמחתי לשמוע שיושב-ראש הכנסת מצרף את תמיכתו, ורדיו הציבורי. בחוק רשות השידור החדש. אני חושב שזה עוד סיבה טובה לממשלה הזאת לחזור בה מהחלטתה הקלוקלת והלקויה אתמול לבטל סוף-סוף את התוכנית האסטרטגית ולהתמקד בקידום השלום. תודה רבה. כבוד סגן ראש הממשלה ישיב על הצעת האי-אמון. אולי הוא יכול לומר לנו את דעתו, ולא את מה שמשרד ראש הממשלה, הוא באמת חושב. הוא משיב בשם הממשלה. לא, אבל הוא יכול לומר את דעתו.

כמו שליושב-ראש יש דעתו, אנחנו נשמח לשמוע את דעתו בתור אביר חופש הדיבור. אדוני היושב-ראש, היו ימים בכנסת הזאת, חלקם עוד אני זוכר, שכשהיתה הצעת אי-אמון היה הבניין מתרוקן, כולו נכנס לאולם. ההתעוררות כולה היתה ביציעים, הצעת אי-אמון.

חבר הכנסת בר-און,

מדברים לכל סיעת קדימה, לא רק אליך. הארץ כולה היתה מאזינה ברדיו ובטלוויזיה, הצעת אי-אמון. עולים דוברים, מכינים את זה במשך ימים או שעות, והתשובה והפולמוס. ובסוף הממשלה נופלת או לא נופלת. סיעת קדימה עשתה לה מנהג שתוצאתו היא זילות גמורה,

אתה לא היית בכנסת הקודמת. די, די. גם את זה אתם רוצים לקחת מאתנו?

חבר הכנסת בר-און, אתה על מכסת קריאות הביניים. אל תקריא מה שכותבים לכם. חברת הכנסת רוחמה אברהם. זילות זה שאין כאן, זאת הזילות. את המכשיר של הצעת אי-אמון,

אתה לא מאמין בזה. והפכה אותו לעניין שבשגרה. מתכנסים בכל יום רביעי, גם את זה אתם רוצים לקחת מאתנו? חברת הכנסת זוארץ, אם את רוצה, את הזכות הבסיסית? חברת הכנסת זוארץ, נא לשבת קודם כול.

את הזכות הבסיסית לבקר אתכם, את זה אתם רוצים גם לקחת? תודה. תשנו את התקנון.

חבר הכנסת בר-און, באמת, יש גבול.

חברת הכנסת זוארץ, התקדמת לכיוון הדובר, אבל זה לא מקנה לך זכויות. יש הצעת חוק רשות השידור שהוגשה

והממשלה צריכה להשיב עליה, וזה המקום לדון בהצעה הזו. לו רצו לתקן את רשות השידור, אבל לזה לא מתכוונים הרי, יהיה דיון. בדיון הזה ידברו דברים אחרים. עכשיו רוצים להביע אי-אמון שידוע מראש מה תוצאתו. ואני אומר, כמי שהוא הרבה שנים בפרלמנט הזה, שאתם הפכתם את כל הכלים לפחות חשובים, וכלי אחד שהיה צריך להיות, היו כל הכלים? שצריך להיות כלי דרמטי, איפה

הפך להיות כלי, אבל, זו זכותכם לפי התקנון. תשנו את התקנון, אתם אלופים בזה. חברת הכנסת

חברת הכנסת זוארץ, מיציתם את יכולתכם. את לא הנואמת, הוא משיב. הוא משיב על הצעתכם כפי שפורטה בצורה שאינה משתמעת על-ידי חבר הכנסת נחמן שי, והוא ישיב עכשיו. זה לא הפרעות. אבל זו זכותכם, למה לערער על הזכות שלנו? חבר הכנסת מולה, האם לא שמעת את הערתי לחבריך? למה אנחנו לא יכולים,

האם חבר הכנסת שי לא ייצג אותך? אולי השר, אתה לא רוצה שהשר ישיב? אתה לא רוצה שהשר ישיב? הוא משיב עכשיו לחבר הכנסת נחמן שי. אוקיי, חבר הכנסת מולה, אתה סיימת את המכסה שלך לקריאות ביניים.

לנהוג כך, ואתם נוהגים כך. אני ציינתי שאני חושב שזאת לא דרך נכונה, לא לכם, ולא לפרלמנט. אבל אני לא עושה ממנה את עיקר העניין. חבר הכנסת מולה, הטיפו לו מוסר. חבר הכנסת בר-און, אני מחפש בתקנון איך לתת לך לדבר. אבל אי-אפשר. אי-אפשר דבר כזה. הוא עוד לא אמר ארבע מלים. הוא עונה לחבר הכנסת נחמן שי. רבותי, אני אפטור אותו מהצורך להשיב. חברת הכנסת זוארץ, אני מבין את רצונכם להיות פעילים מאוד בכנסת. אבל עכשיו השר משיב. אי-אפשר יותר. אני אתחיל לקרוא לסדר, חבל. לגופו של עניין, רשות השידור צריכה לעמוד בשם הציבור, ולא בשם הממשלה, נכון. כדי לפקח על השידור הציבורי. זהו כלל יסודי, והחוק, גם החוק הקיים, קבע מנגנונים שונים כדי להפריד מכוחה של הממשלה, בין כוחה של הממשלה לבין כוח ההחלטה ברשות. וכאשר היו מקרים, חבר הכנסת בר-און, אתה לא היית אז בממשלה, אבל אני הייתי אז בממשלה, כשהיה ראש ממשלה אחד, אני אזכיר לך את שמו, אתה הכרת אותו,

תסבירו את זה לראש הממשלה. והוא ביקש לא למנות מנכ"ל קבוע לרשות השידור, אלא מפעם לפעם מנכ"ל שיצטרך, במינוי זמני, אני אמרתי לו: זה לא בסדר, אנחנו לא צריכים להיות בעלי יכולת השפעה.

הוא אחר כך ייסד את קדימה. שמו שרון. אני לא רוצה ללמוד מהדרך הזאת. אני מתרשם שזאת הצעת האי-אמון הכי חשובה שהגשנו עד היום.

אני לא רוצה ללמוד,

אתה מתקדם לכיוון, צא, אין בעיה. וגם כשאומרים דברים נכונים, לא צריך לכעוס כל כך. כי כשמתרגזים, לא, לא, אתם מגרשים אותנו גם מפה. חברת הכנסת זוארץ,

אני רוצה לחזור ולומר: תמיד התנגדתי, וגם הממשלה הזאת מתנגדת, לכך שהממשלה תוכל לנהל את השירות הציבורי. היו ימים כאלה, היו ימים רעים כאלה בימי בן-גוריון, וייבדל לחיים ארוכים יצחק נבון, אך הימים האלה חלפו ואינם. האם יש מפעם לפעם ניסיונות של פוליטיקאים להשפיע על רשות השידור בשידוריה? לצערי הרב זה קורה, וזה לא צריך לקרות, ואם זה קורה צריך להתנגד לזה,

ללחום בזה, אין מחלוקת בעניין הזה. הממשלה צריכה להיזקק לענייני רשות השידור, כי, ידידי חבר הכנסת שי יודע, אולי גם כי הוא היה פעם כתב ברשות ופעם ניהל את הרשות השנייה, שהרשות הזאת כשלה מבחינה כלכלית כישלון גדול. הגירעונות עצומים, הניהול איננו כמו שראוי להיות. אומרים לי שהגירעון בשנה הקרובה צפוי להיות 100 מיליון שקל מכספי הציבור. זה לא דבר קטן. לכן צריך לעסוק בזה ברצינות, איך אפשר להציל את הרשות הזאת מקריסה כלכלית, תוך שמירת עצמאותה. מיום שהתפטר השר אדלשטיין, 18 בפברואר 2010, מתפקידו כשר הממונה על רשות השידור, הפך ראש הממשלה להיות השר הממונה על הרשות הזאת.

ממנכ"ל משרדו להיכנס לעבודה נמרצת כדי לפתור את הבעיות הקשות שהרשות מציבה בפני הממשלה, והמנכ"ל עוסק בכך באינטנסיביות רבה, והוא קידם הקפאה בצעדי החירום של הרשות. האינטנסיביות, זה מה שמפחיד אותנו. אבל האינטנסיביות, נחמן ידידי, לא נועדה למנות איש זה או איש אחר. היא לא נועדה לקבוע לרשות מה לשדר. היא נועדה להסדיר את העניין המסובך שקשור ליחסי עבודה, שקשור לתקציבים, שקשור לטכנולוגיה. זה לא עניין פשוט, הוא מאוד מאוד מורכב. הממשלה הקודמת גיבשה הצעה, שהשר איתן כבל, שהיה אז שר התקשורת,

וזו הצעה משמעותית שעוסקת ברשות, במוסדות שלה, במבנה שלה, והיא ראויה לבדיקה. ראש הממשלה לומד את ההצעה הזאת, הוא נפגש עם גורמים כמו משרד המשפטים וחברי כנסת וגופים חיצוניים כדי לראות מה נכון לעשות ברגע זה, מה נכון להגיש לכנסת, איך נכון לפתור את הבעיות הקשות שרשות השידור ניצבת לפניהן. יש דברים שההצעה לא פותרת. אני יכול לציין אחד מהם: איך אפשר להבטיח שהמליאה תשקף נאמנה את הסקטורים השונים בחברה הישראלית ולא תהיה באמת רק מגוון אחד. יש שאלות לא פשוטות שצריכות פתרון, וזו אחריותה של הממשלה לגבש את הפתרון הזה. בזה עוסק היום מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הוא חודשיים וחצי עוסק ברפורמה הזאת, והוא נמצא בקשר שבועי, כך נמסר לי, עם הנהלת הרשות, ומקשיב לשאלות ולפתרונות המוצעים למה שקורה היום שם. טובת השידור הציבורי היא זאת שניצבת לנגד עיני הממשלה. תמיד תהיה ביקורת, אבל לא שמעתי עד הרגע הזה טענה, ואם יש כזאת אני רוצה לשמוע אותה, שהיתה התערבות בחודשים המדוברים כאן, לא באופן היסטורי, בהליכה,

אני מדבר על התערבות, עכשיו מדובר על ניהול רשות השידור, הדרך שבה מנסים לפתור את הבעיה, שעושים את זה פוליטי, שעושים את זה כך שהממשלה תשלוט ברשות.

בסופו של דבר, אם יבוא חוק לכנסת, אפשר יהיה לדון בו, ואם יהיו שם סעיפים שלא נראים למישהו, אפשר יהיה להתלונן עליהם, אפשר יהיה לתקן אותם. אבל אפשר גם להציע הצעה יותר קלה.

מציעים אי-אמון בממשלה, יודעים שזה לא יקרה, והולכים הלאה. לפי דעתי לא זאת הדרך הנכונה לעסוק בנושא הרציני הזה. אנחנו רוצים בשירות ציבורי גם בעולם השידור, למרות השוק הפרטי. רשות השידור עומדת בפני בעיות שחלקן ניצבות בפני רשויות ציבוריות בעולם כולו. פה נוספו עוד גבנונים מיוחדים שהביורוקרטיה וההיסטוריה הישראלית עשתה. אני מאוד מקווה שההצעות שאייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יגבש תבואנה להחלטה מהירה בממשלה ואחר כך לכנסת. יסלח לי חברי נחמן שי, אני חושב שהצעתו היתה ראויה יותר לדיון בחוק המוצע, ולא הצעה להביע אי-אמון בממשלה על נושא חשוב מאוד, אבל לא מתאים לאי-אמון.

לדחות את הצעת האי-אמון ולדון בעניין בעתו ובדרכו.

תודה רבה לסגן ראש הממשלה השר מרידור. כבוד שר החינוך נכנס, ולכן אני מזמין גם את מציע הצעת האי-אמון מטעם סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, המבקש להביע אי-אמון בממשלה בגלל מצבה של מערכת החינוך בירושלים המזרחית, כך כתוב, במזרחה של ירושלים, אני אומר.

לאחת הכיתות, היו אתי אנשים אחרים, אני לא רוצה להזכיר את שמם, אני אביא את עדותי שלי. חדר קטן, דחוסים בו 40 תלמידים, הספסלים הם מקיר לקיר, כלומר אין מעבר בין השורות, וילדים צפופים בשורה אחר שורה. המרחב שבו עומד המורה רחוק מהלוח פחות ממטר. אני שאלתי את המורה איך תלמיד מהשורות האחרונות יכול לצאת, אז היא אמרה לי: תבקש מאחד מהם או משניים מהם, ואני ביקשתי. אחד זחל מתחת לשולחנות והשני קפץ מעליהם. יש כיתות רבות כאלה בבתי-ספר בירושלים המזרחית. חמור מכך, יש אלפי תלמידים שאין להם מקום במערכת החינוך. הם פשוט ללא מסגרת. הנתונים של "עיר עמים" והאגודה לזכויות האזרח מדברים על 5,500 תלמידים כאלה, שלא לומדים בשום מסגרת. העיתון "אל-קודס", במאמר מערכת מלפני שבועיים, שהתייחס ליוזמתה של המלכה עאליה לשפר את החינוך בירושלים המזרחית, מדבר על נשירה של 20% מהתלמידים. ידוע,

האומדנים השונים ולפי הסטטיסטיקות השונות, גם של העירייה, גם בדוח של מבקר המדינה וגם בדוחות רבים, שקיים מחסור של 1,500 כיתות לימוד, והממשלה לא בונה. אני הגשתי את הצעת האי-אמון, סיעתי הגישה את הצעת האי-אמון, כבוד היושב-ראש, בנושא ובכותרת שממשלת ישראל לא מקיימת את מחויבותה על-פי החוק הבין-לאומי, היות שירושלים המזרחית היא שטח כבוש. לא מדובר בחוק הישראלי. ממשלת ישראל מחויבת לחוק הישראלי, זה בסדר. היא צריכה לעשות יותר. אבל יש קביעות בחוק הבין-לאומי שמחייבות שלטון של כיבוש לדאוג לצורכי האוכלוסייה, ובוודאי ביניהם, ויש גם סעיפים שקשורים בכך,

ממשלת ישראל לא עושה זאת, והעניין נמשך שנים אחר שנים. ממשלת ישראל לא התייחסה בכלל אפילו לדוחות שלה, דוח של מבקר המדינה. כאילו לא נאמר שום דבר. אפילו החלטות של בג"ץ, כבוד היושב-ראש. ממשלת ישראל התחייבה בפני בג"ץ לבנות 645 כיתות עד 2011. אני מודיע לך היום שאלה לא ייבנו. המספר הזה לא ייבנה. במקרה הכי טוב, אם ייבנו כל הכיתות המתוכננות כולן, יגיעו למספר שקרוב ל-400, כלומר בערך 60%. זה משאיר את הבעיה כמות שהיא. כל העניין הזה בקושי מדביק את הריבוי הטבעי, ונשאר, וגוררים את המחסור של יותר מ-1,000 כיתות שנה אחר שנה. איפה לומדים התלמידים היום?

משרד החינוך ועל-פי עיריית ירושלים, כבוד היושב-ראש, יש בירושלים המזרחית 704 כיתות לא תקניות, בערך 650 כיתות תקניות. עיריית ירושלים, לא אני, בדוח פנימי שלה, כותבת ש-211 כיתות הן במבנים לא ראויים. וכשאני אומר את המלה "לא ראוי", זה ככה. אני ביקרתי גם באחד מבתי-הספר, שנבנה במקום שהיה דיר של כבשים. הקירות מתקלפים, יש רטיבות, אין אוורור,

בושה שככה התלמידים לומדים, ודוחסים אותם למקומות כאלה. לא עומדים בשום סטנדרטים של חינוך. העם הפלסטיני, מאז ה"נכבה" גם לפני, אבל מאז ה"נכבה" בוודאי, דאג לחינוך של בניו ובנותיו, ורמת החינוך והישגי החינוך של הפלסטינים, בכל העולם הערבי, הם הגבוהים ביותר. הגבוהים ביותר. גם במחנות פליטים, גם במצב קשה ביותר,

גם בעזה לומדים, גם במחנות הפליטים בלבנון, גם בירדן, גם בסוריה, גם בגדה המערבית. מצב החינוך של האזרחים הפלסטינים בירושלים המזרחית, אני מודיע לך באחריות, הוא הגרוע ביותר, ובמצב הקשה ביותר, קשה יותר מבעזה, קשה יותר מבשכם, קשה יותר מבעין-אל-חילווה, קשה יותר מבאלוחדאת, קשה יותר מבירמוק, מבחינת הישגי התלמידים. מה מספר התלמידים שמגיעים במערכת החינוך הזאת לתעודת בגרות או לתווג'יהי? הכי נמוך

יש תירוצים. משרד החינוך ועיריית ירושלים הם מכונה של תירוצים בעניין הזה. יושבים פקידים, ובמקום לטפל בבעיה הם ממציאים תירוצים, עורכים מחקרים איך למצוא תירוצים. אין קרקעות, אומרים. אין קרקעות. במשך יותר מ-40 שנה, מה כמות הקרקע שישראל השתלטה עליה במזרח-ירושלים? מה עשו בקרקעות האלה? הכול שימוש לרעה, כדי למנוע הסדר של שלום, כדי לפגוע באוכלוסייה הפלסטינית. בשביל לעשות מעשה טוב ולבנות כיתות,

התירוץ הכי גדול, אם רוצים לבנות בית-ספר צריך לשלם כסף על הקרקע. למה במקומות אחרים זה מתקבל חינם? יש עלות תקציבית של 30 או 20 מיליון דולר כדי לפתור את הבעיה. וזה נמשך כל השנים, אז אין פתרון. לא רק שיש מצב חמור מאוד של מחסור בכיתות,

שאין תוכנית לפתור את זה. לא רואים את האור באופק, או בסוף המנהרה. והעניין תקוע, והחינוך מידרדר, ויש בעיה של סמים קשים בירושלים המזרחית, ו-67% מהמשפחות הן משפחות עניות, כי מערכת החינוך מייצרת בורות, דלות ועוני. זה המצב. הורים באים לרשום את הילדים שלהם, כבוד היושב-ראש, למרות ההחלטה של בג"ץ שמשרד החינוך מחויב לקלוט את כל התלמידים, והוא חייב למצוא פתרונות, ההורים באים להירשם, וחלק גדול מהם נתקל בסירוב.

אני לא יכול להלין בפני מנהל בית-הספר,

אבל בסופו של דבר הם חוזרים הביתה בלי יכולת לרשום את הילדים שלהם לבית-ספר. אז בני המזל,

הולכים לבית-ספר פרטי ומשלמים כסף, ואלה שאין להם, הילדים שלהם ברחוב. התרגיל שנעשה יותר מ-40 שנה בבתי-הספר, בניגוד לחוק הישראלי, כבוד היושב-ראש, הוא שמי שנרשם ונתקל בסירוב לא קיבל פתק. רק לאחרונה הוכנס הנוהג שהוא על-פי חוק. כשאתה בא לרשום את הילד שלך, החוק מחייב לתת לך קבלה שאתה רשמת את הבן שלך. רק לאחרונה נכנס הנוהג הזה, אבל במשך יותר מ-40 שנה לא היה נוהג, לא יכולת להוכיח שניסית לרשום את הילד שלך. עכשיו, ההגינות אומרת: מערכת החינוך לא יכולה לקלוט תלמיד, שולחת אותו ללא רישום, אין מקום, אז בבקשה שישלמו להורים החזר על הכסף שהם צריכים לשלם בבתי-ספר פרטיים, שיממנו קליטה של תלמידים עד למציאת פתרון, אתה מתחיל פרשה חדשה. לא פרשה, זה הנושא. אבל עשר דקות

כבוד היושב-ראש, אני מנסה לסכם.

שאם לא קולטים ילד בבית-ספר צריך לדאוג שהוא ילמד, אפילו בבית-ספר אחר. שישלמו, שמשרד החינוך ישלם להורים, או ייתן להם החזר. זה לא יכול להיות, כי יש אלפי תלמידים, והמספר גדל כל שנה. מדברים על 5,500. לפי המקורות שלי, מדברים על 9,000 ילדים ללא מסגרת, והמספר הולך ועולה. אני עוקב אחרי מה שקורה בשטח, והמצב רק מידרדר. ממשלת ישראל מפירה את החוק הבין-לאומי בנושא הזה, ואם ממשלת ישראל לא רוצה לטפל בעניין הזה צריך להפקיע אותו ממנה ולתת אותו לרשות בין-לאומית אחרת.

תודה לחבר הכנסת זחאלקה. אני מזמין את שר החינוך שישיב בשם הממשלה על הצעת האי-אמון. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להשיב על הצעת האי-אמון מטעם סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש. משרד החינוך בקדנציה הנוכחית מקדיש תשומת לב רבה לנושא קידום מערכת החינוך במגזר הערבי

ובירושלים בפרט. בלשכתי התקיימו שתי ישיבות בנושא הזה, האחרונה שבהן לפני שלושה שבועות, דיון שבו שותְפה גם עיריית ירושלים,

1. על אישור עקרוני של עשר פרוגרמות לבינוי, פרוגרמות שאושרו. העירייה צריכה להכין תוכניות אדריכליות לאישור, ועם אישור התוכניות יוציא המשרד התחייבויות

2. על פנייה לאוצר לתקצוב תוספות עבור תשתיות היקפיות במזרח-ירושלים. במסגרת הדיונים בעניין נקבע כי המשרד יגדיר קריטריונים אחידים לתשתיות היקפיות. המשרד אכן הגדיר קריטריונים כאלה, והם נדונים בימים האלה מול משרד האוצר. ספציפית לגבי שני מקומות, בית-הספר "אל-אמל" ומגרש בראס-אל-עמוד, עשינו מאמץ ומצאנו מקור תקציבי לפתרון מיידי. בעיית התשתית ההיקפית של בית-הספר "אל-אמל" סוכמה, והוקצו עוד 106 מ"ר להתאמת המבנה. הקצאה זו יצאה מתקציב מינהל הפיתוח, והיא מעבר לתוכנית המאושרת, במטרה לצמצם את הגירעון שנוצר בפרויקט. גם בעיית המגרש בראס-אל-עמוד סוכמה. נמצא תקציב שיכסה על פער של כ-5 מיליוני שקלים, שנבע גם הוא מהצורך

אני מבקש לפרט את היוזמות שמקדם המשרד בימים אלה בעניין מערכת החינוך הערבית בירושלים. בינוי כיתות לימוד,

בשיתוף עיריית ירושלים, עושה מאמץ מרוכז ומשותף לפיתוחה של מערכת החינוך הערבית בירושלים בכל הקשור למתן מענה למחסור בכיתות לימוד. למרות קשיים אובייקטיביים שיפורטו, המשרד עושה מאמצים מאוד גדולים

במגזר הערבי בירושלים אכן קיימת מצוקה ויש מחסור בכיתות לימוד, שמקורם בכמה גורמים: ראשית, גידול טבעי גבוה,

הגירה פנימית של תושבים לתחומי העיר ירושלים בעקבות בניית העוטף, דבר ששינה את היקף האוכלוסייה שנדרשת לפתרונות של מערכת החינוך, שלישית, מעבר של תלמידים ממערכת פרטית למערכת העירונית בכל שכבות הגיל,

זה מלמד שכנראה במערכת החינוך העירונית לא עושים עבודה כל כך רעה, כי אחרת לא היינו רואים מעבר כזה. אין יסוד לטענה כי המדינה אינה מקיימת את הוראות בג"ץ בנושא בניית כיתות במזרח-ירושלים. אנחנו מדברים על עתירה שבית-המשפט העליון מלווה באופן שוטף, עתירה תלויה ועומדת, כאשר מדי כמה חודשים המדינה והעירייה מעדכנות את

בעניין ההתקדמות בבניית כיתות והפקעת מקרקעין לצורך כך. בחודש מרס 2007 נמסר לבג"ץ כי הוחלט על מתווה לבינוי של כ-400 כיתות חדשות במזרח-ירושלים, במסגרת של חמש שנים, לפי מפתח של כ-80 כיתות לשנה בשנים 2007 2011. אדוני היושב-ראש, בהתאם למתווה, משנת 2007 ועד מרס 2010 הוציא המשרד פרוגרמות לבנייה של 227 כיתות במזרח-ירושלים, כשאני אומר את התיבה הזאת, אני בדרך כלל מעדיף את התיבה: מערכת החינוך של המגזר הערבי בירושלים, אז לצורך העניין אני מתכוון, במזרחה של ירושלים,

כל פרויקט שמוכן לביצוע, לאחר אישור של פרוגרמות ותוכניות, יוצאת עבורו הרשאה תקציבית לבנייה. מבחינתנו, אין עיכובים. בינואר 2009 העביר המשרד לעיריית ירושלים הרשאה תקציבית בסך 13.5

שקלים לצורך ביצוע הפקעות קרקע לבניית מוסדות חינוך. לאחרונה הועברה לגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך ובמשרד האוצר בקשת העירייה להפקעות לשנים 2009

הכוללת את הערכת העירייה באשר לעלות ההפקעות, והיא מצויה כעת בבדיקה. מתוך התחשבות במחסור בכיתות ובנסיבות המיוחדות הקיימות בעניין, החל המשרד בנהלים השונים לאישור הפרוגרמות, על מנת לקצר את לוחות הזמנים ולהקל על העירייה את ההליכים הנדרשים, טרם אישור הפרוגרמות. בעקבות הליכים משפטיים שהתנהלו בנוגע לבית-ספר שנמצא בסמוך למפעל תעשייה מזהם, העביר משרד החינוך לעירייה סכום של כ-4 מיליוני שקלים לצורך פינוי המפעל, שיפוץ מבנהו והתאמתו למבנה בית-ספר. מדובר על שועפאט, בימים אלה נבחנת אפשרות של הוספת קומות במבנים קיימים והרחבת מוסדות קיימים, וכן בנייה של חמש קומות בכל מוסד חינוך,

לא תמיד אפשר לעשות זאת ללא שינוי תב"ע,

על מנת לאפשר בנייה של יותר כיתות על מקרקעין קיימים, לאור המחסור האמור בקרקעות. על מנת לתקצב דמי תכנון עבור פרויקטים ברשויות המקומיות, על הרשות להעביר מסמכי קרקע, כולל בעלות על הקרקע, לצורך הוצאת פרוגרמה. לאחר מכן, המשרד מעביר תקצוב דמי תכנון עבור שלב א'. אני מציין שבישיבה שהתקיימה אצל מנכ"ל משרדי סוכם להעביר תקציב דמי תכנון של שני פרויקטים במזרחה של העיר, עוד בטרם הוגשו מסמכי הקרקע. ב-1 בדצמבר, דהיינו לפני חמישה חודשים, העביר המשרד הרשאות כפי שסוכם. המשרד נעתר לבקשת העירייה לבטל הרשאות משנים קודמות, על מנת לאפשר הקצאת אותן הרשאות בתקציב 2010 ולצמצם גירעונות. מהלך זה עלותו גבוהה, אבל הוא נועד לצמצם פערים קיימים. צא ולמד, אין יסוד לטענה כי המדינה אינה מקיימת אחר הוראות בג"ץ בעניין בינוי הכיתות במזרח העיר. המספר שבג"ץ נותן, לעניין נשירת תלמידים, על-פי הנתונים המצויים במשרד החינוך ובמנח"י, לומדים כיום במזרח העיר למעלה מ-60,000 תלמידים במערכת החינוך הרשמית והמוכרת שאינה רשמית. בחינוך הרשמי לומדים כ-42,000 תלמידים, ובחינוך המוכר שאינו רשמי, כ-20,000 תלמידים. הנתון שלפיו 5,500 תלמידים אינם רשומים בשום מסגרת פרטית או ציבורית, אינו מוכר למערכת. במזרח העיר קיימת לצד מערכת החינוך העירונית מערכת חינוך פרטית שאינה מקיימת קשר עם מחלקת החינוך העירונית, ועל כן אין מידע, בוודאי לא מידע מדויק, על מספר התלמידים הלומדים בה.

כבוד השר, האם יש במערכת העירונית רישום של אנשים שביקשו להתקבל לבית-ספר ולא היה להם מקום? אדוני היושב-ראש, אני לא יכול לתת לך תשובה על השאלה הזאת ברגע זה. אוקיי. תעשה שאילתא. אני גם, לצורך העניין הזה, צריך לבדוק את הנתונים עם עיריית ירושלים.

על כל פנים, ייתכן שחלק מהתלמידים המוזכרים לומדים באותה מערכת פרטית. התמונה שמציגה אלפי תלמידים שלא שייכים למסגרת חינוכית,

כפי שאתם יודעים, יש גם הבדלים תרבותיים מסוימים שמביאים לכך שתלמידים במזרחה של העיר מסיימים את לימודיהם מוקדם יותר. בנות נישאות בגיל שהוא גיל לימודים, ובנים לפעמים מסייעים בפרנסת המשפחה. אני מבקש להפנות את תשומת הלב לכך כי מנח"י מקדמת תוכנית הוליסטית חמש-שנתית לפיתוח מערכת החינוך במזרח העיר בתחומי העשייה החינוכית-פדגוגית. מדובר בתוכנית מונחית מטרות,

מדדים ותפוקות, מדידה והערכה בכל הרמות: רמת בית-הספר, פיקוח ומטה מנח"י. במסגרתה יינתן טיפול מערכתי כולל בכמה תחומים,

הישגים לימודיים, צמצום נשירה, אקלים חינוכי, התמקצעות וסביבה חינוכית, תשתיות חינוכיות, מעקב ובקרה. בהזדמנות הזאת, אני מאחל הצלחה רבה למנהל החדש של מנח"י, דני בר-גיורא, שהוא איש חינוך מצוין ואני משוכנע שהוא יצליח לקדם בין היתר גם את העניין שאנחנו מדברים עליו עכשיו. כל מוסד שייקח חלק, וזה תלוי כמובן גם במוסדות עצמם, באחת מהתוכניות המוצעות, כחלק מהתוכנית ההוליסטית, יידרש להגיש תוכנית עבודה בית-ספרית המבטאת את הנחות היסוד ויתחייב לתוצאות, ליעדים ולמתן

אני מבקש להזכיר שוועדת החינוך של הכנסת תקיים בנושא הזה דיון בשבוע הבא. אני בכוונה לא התייחסתי להיבטים פוליטיים שהיו בהצעה,

שגם המגיש או הדובר, חבר הכנסת זחאלקה, יודע היטב שעדיף למוסדות החינוך הערביים בירושלים לקבל שירות על-פי החוק הישראלי ולא על-פי החוק הבין-לאומי, ואכן כך הוא הדבר. אני מבקש להסיר את הצעת האי-אמון מסדר-היום. תודה רבה לשר החינוך. אנחנו עוברים לדיון משולב בשתי הצעות האי-אמון, שהוא דיון סיעתי. אני מזמין את חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, על מנת להביא את דברה של קדימה. אחריה, נציג ישראל ביתנו, שעדיין לא קיבלתי את שמו.

תעלה חברת הכנסת יחימוביץ על מנת לייצג את מפלגת העבודה או את דעתה, וחבר הכנסת אברהם מיכאלי, הבא אחריה, מטעם סיעת ש"ס. אה, חבר הכנסת יצחק וקנין. אתה מטיל ספק בלכידות של מפלגת העבודה? אני רק מאפשר לכל חבר כנסת להביע את דעתו מבחינת החופש של חבר הכנסת להביע את דעתו לא תמיד בעצה אחת עם סיעתו. זה הדבר היחידי שאמרתי. לא התכוונתי למפלגת העבודה. פעמים רבות כחבר הליכוד הבעתי דעות שהן לא היו הדעות של הליכוד. חברת הכנסת שמאלוב, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, רשות השידור חולה. רשות השידור עוברת על חוק רשות השידור כפי שנקבע ב-2006. חקיקה פרטנית מאריכה את סמכות השר הממונה על רשות השידור להפחית ממחויבויותיה של רשות השידור. אולי מספיק לעשות צחוק מהחוק? אז מה נשאר בעצם מחוק רשות השידור? סעיפים 4 ו-5 לתוספת לחוק רשות השידור קובעים כי רשות השידור תוציא 36% מהכנסות של כ-850 מיליון שקלים על הפקות מקומיות קנויות. בפועל היא מוציאה 9 מיליונים, תוציא 10% מהכנסותיה לרכישת הפקות מקומיות המוגדרות "סוגה עילית". סעיף 3 לחוק רשות השידור קובע את חובותיה: לשדר תוכניות חינוך, בידור, אינפורמציה בשטחי המדיניות,

הכלכלה והמשק,

המדע והאמנות, במגמה לשקף את חיי המדינה, מאבקה, יצירתה והישגיה, לטפח אזרחות טובה, לחזק את הקשר עם המורשת, לשקף את חייהם ונכסי תרבותם של כל שבטי העם מהארצות השונות, להרחיב השכלה ולהפיץ דעת, לשקף את חיי היהודים בתפוצות, לקדם את מטרות החינוך הממלכתי, לקדם את היצירה העברית, לקיים שידורים ליהודי התפוצות, לתת ביטוי להשקפות שונות בציבור, לשדר אינפורמציה מהימנה. ומה הציבור מקבל בפועל? ניסיון עלוב להפוך את הרשות לשופר תעמולה מבית-היוצר של "מצודת זאב". האימפוטנציה של רשות השידור פוגעת בציבור הישראלי פעמיים: פעם אחת בעצם העובדה שהציבור אינו זוכה למגיע לו על-פי החוק, ופעם שנייה, היות שהמציאות הזאת מאלצת אותנו כמחוקקים להתערב התערבות מוגזמת בהתנהלותן של הזכייניות המסחריות. שוק התקשורת הישראלי מצוי בכאוס. דרושה מהפכה כוללת להצלתו של שוק התקשורת. דרושה רפורמה שרשות השידור היא חלק בלתי נפרד ממנה. ואדוני ראש הממשלה, הטרוד עם אירן, אובמה, החרדים, הערבים, ההקפאה ושיחות הקרבה, האם יש לאדוני ראש הממשלה זמן או עניין או ידע וניסיון לעשות את הדרוש להצלת הרשות? יש לראש הממשלה מספיק נושאים על הראש. שישאיר את הטיפול ברשות בידי האנשים שיכולים לתת לה טיפול אישי,

טיפול VIP. תודה רבה.

גם עמדת על השנייה ממש. תודה רבה.

כן, זה הכול עניין של מקצועיות, שמסגלים אותה במשך השנים. חברת הכנסת שלי יחימוביץ תדבר בשם סיעת העבודה, ואחריה, חבר הכנסת יצחק וקנין מטעם סיעת ש"ס, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת גפני מטעם סיעת יהדות התורה, ואם הם לא יהיו, חבר הכנסת אברהם צרצור, אברהים צרצור מטעם סיעת רע"ם-תע"ל. זה מתחיל מאברהם, וזה יעבור לאברהמל'ה. אברהם הוא אברהים, תשמע. האבא של כולנו נקרא אברהם בתנ"ך ואברהים, אתה רואה, אתם יותר מקפידים מאתנו. בבקשה. אנחנו אומרים "אברהם אבינו". בבקשה. אדוני היושב-ראש, כידוע לכולנו התפרסם דוח בנק ישראל, אשר ייחד פרק משמעותי ביותר לחלקם של העובדים העניים במשק. הקלישאות הרגילות שלצערי ראש הממשלה בנימין נתניהו,

לא נחלץ מהן, לומר שמי שיוצא לעבודה נחלץ מהעוני. אין בזה ולו חצי דבר אמת, כיוון שבפועל מדובר ביותר ויותר עובדים שיוצאים לעבודה בבוקר, חוזרים לעת ערב, נותנים את חלבם ואת דמם ונשארים עניים מאוד מאוד, אף-על-פי שהם עובדים. שתי אובססיות יש לממשלה הזאת, וגם לבנק ישראל,

והם חושבים שבדמותן גלום הפתרון לכל בעיות התעסוקה במשק הישראלי: לאחת קוראים "ויסקונסין" ולשנייה קוראים "גירוש העובדים הזרים". אני עוקבת בעניין אחרי הקמפיין לגירוש העובדים הזרים, ואני משתאה על היצירתיות של האוצר ועל יכולות הביצוע שהוא מגלה לפתע בכל מה שקשור לטיפול בבעיה הזאת.

שמעתי שהאוצר מתכוון לפרסם את שמות המעסיקים שמעסיקים עובדים זרים שלא כחוק.

שכשלעצמו הוא בהחלט ראוי. אבל נשאלת השאלה: למה רק מעסיקים שמעסיקים עובדים זרים, שמותיהם יפורסמו? מה עם מעסיקים שמפירים באופן בוטה חוקי עבודה אחרים, לרבות חוקי עבודה שהם בגדר עבירה פלילית שיש עליה מאסר? מי שלא מפרישים לפנסיה, למה שמותיהם לא יתפרסמו? מי שלא מקפידים על חוק שעות עבודה ומנוחה, מי שלא משלמים בגין שעות נוספות, עוברים על חוק שכר מינימום, זאת עבירה פלילית שמאסר בצדה, למה את שמותיהם לא לפרסם? למה היצירתיות הזאת פועלת באופן כל כך מואץ רק כשמגיעים לעניין הספציפי של העובדים הזרים? עבריינות על חוקי העבודה היא אחד ממחוללי העוני המרכזיים והמשמעותיים ביותר במדינת ישראל, והיא מחולל עוני גדול יותר מהעסקת עובדים זרים. אבל כשמדובר באובססיה, ההיגיון לא עובד. לא פעם הצעתי לאוצר ולתמ"ת לפרסם שמות של מעסיקים, עבריינים רצידיביסטים, לרבות כאלה שקשורים במכרזים עם המדינה, והחשב הכללי באוצר גילה שהם עבריינים וחילט ערבויות שלהם.

לא מפרסמים את השמות שלהם, הם מוגנים, אבל מי שמעסיק עובד זר, לגביו חלים לפתע כללים חדשים לחלוטין. זאת הערה אחת שלי על קמפיין העובדים הזרים. הערה שנייה היא שהדבקות של האוצר בבעיית העובדים הזרים היא מופרזת ובעייתית ממש כשם שהיא מופרזת ובעייתית ככל שזה נוגע בוויסקונסין, וודאי שאין שום קשר בין הדבקות הזאת לבין הנתונים הכל-כך ברורים, שעולים גם מנתוני הלמ"ס וגם מנתוני בנק ישראל, שלפיהם עבודה לא מחלצת מעוני. הרי אילו עבודות בדיוק יתפנו אחרי שיוגשם חלומם של מי שרוצים שלא יישאר שום עובד זר בישראל, ובסוגריים אומר, ממשיכים להתיר "יבולים" חדשים של עובדים זרים? אילו סוגי עבודה יתפנו? עבודה בסיעוד?

עבודות ירודות ביותר בענף המזון? זאת התקווה לעניי ישראל שמשרד האוצר מארגן? זה המאבק ליצירת מקומות עבודה, מקומות עבודה לאנשים עניים? זה החזון של החברה הישראלית? הרי התפנות של מקומות עבודה כאלה תבטיח ל"בני המזל" אזרחי ישראל שיאיישו אותם, חיים של עבודה קשה שבכלל לא מחלצת מעוני, היא מנציחה אותו דווקא. ולסיום אני רוצה לומר שיש בקמפיין הזה אלמנטים קשים ביותר של שנאת הזר ושל הסתה נגד העובדים הזרים, כמי שגוזלים עבודה מאזרחי ישראל. החובה לקיים את החוק ולמנוע העסקה שלא כחוק חלה על ממשלת ישראל. אין בין החובה הזאת והצורך לקיימה, את מתחילה, לעבור את הזמן? לעבור את הזמן זה כבר היה. לעבור את הגבול? גם לא את הגבול, אלא התחלת ברעיון חדש, אז אנחנו לא יכולים למדוד,

אם את מסיימת, אין שום בעיה. הייתי שמחה להמשיך, אבל אני,

רק בתחום אחד באותו יום.

הזמן מחייב אותנו. אני לא חושדת ביושב-ראש כלל ועיקר שתוכן דברי מפריע לו, אלא הוא באמת שומר על מסגרת הזמנים.

האחריות לאכיפת החוק מוטלת על כתפי המדינה, וזריעת שנאה בתוך קמפיין ממלכתי לא מועילה, ולא מורידה, לאכיפת החוק, אבל היא מדיפה ריח רע אשר אינו מתאים, בלשון המעטה, ובלי להיכנס לפרטים קשים,

תודה רבה לחברת הכנסת יחימוביץ. אני מזמין את חבר הכנסת יצחק וקנין, אני מזמין את חבר הכנסת משה גפני, אני מזמין את חבר הכנסת אברהים צרצור בשם רע"ם-תע"ל, ולאחריו, חבר הכנסת מיכאל

בשם האיחוד הלאומי,

חבר הכנסת מוחמד ברכה בשם סיעת חד"ש. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, יצא לי אתמול להיות נוכח בישיבה של בית-המשפט המחוזי בפתח-תקווה, שדן בעתירה שהגישו תושבי הכפר דהמש, שרובץ לו במקום בין רמלה ללוד. העתירה הזו באה כדי לבטל את צווי ההריסה שהוצאו כנגד כ-13 בתים מתוך 70 בתים בכפר דהמש בטענה שהבתים האלו נבנו ללא היתר, בצורה לא חוקית. בלהט הדיונים שאל השופט,

שאלה מעניינת מאוד. הוא אמר, אם חוק התכנון והבנייה הוא כל כך קשה, קשוח לב, איפה הכנסת? איפה הממשלה? איפה המפלגות? איפה כל אלה שמקבלים את ההחלטות בשם מדינת ישראל? הוא הבחין שאני נמצא באולם, וביקש את תגובתי, בצורה חורגת בדיונים מהסוג הזה בבתי-המשפט. עמדתי והצגתי את עמדתי, שהיא עמדת כל האנשים הנאורים והשפויים הן בכנסת והן מחוץ לכותלי הכנסת. אמרתי לו: אנחנו כאוכלוסייה ערבית בכל הרמות הגשנו יוזמה מגובשת לממשלת ישראל, לכל מי שרוצה לשמוע, המבוססת על שלושה עקרונות. הראשון, להקפיא את כל צווי ההריסה. העיקרון השני, אנחנו כמנהיגות של האוכלוסייה הערבית מוכנים לקחת על עצמנו את האחריות המלאה למנוע אפילו בנייה של בלוק אחד בצורה בלתי חוקית. והעיקרון השלישי, קביעת מסגרת זמן של כשנתיים, שבמסגרתה נשלב את כל הכוחות והמוחות ברמה הרשמית והלא-רשמית כדי לאשר את כל תוכניות המיתאר שיביאו פעם אחת ולתמיד לפתרון הבעיה שנקראת בנייה בלתי חוקית, שגרמה אתמול להריסת בתים בטייבה והיום בבוקר גרמה גם להריסת ארבעה בתים בכפר אל-עראקיב, דרומית לעיר רהט. כבוד היושב-ראש, בעיה זו היא פועל יוצא של היעדר הכרה בזולת. כל עוד הפילוסופיה הזו קיימת בתוככי המדיניות של ממשלות ישראל השונות, תוצאות כאלה יחזרו על עצמן. לכן מה שקורה בירושלים המזרחית בנושא של קריסת מערכת החינוך בצורה, שמענו גם כמה נתונים בעקבות שר החינוך. תאמינו לי, מי שמבקר שם ורואה במו-עיניו את המצב במערכת החינוך בירושלים המזרחית, יכול לעמוד כאן מעל הדוכן ולומר בצורה חד-משמעית ואמיצה: כבוד שר החינוך, אתה לא חי את המצב שם. כנראה אתה נמצא בכוכב מרוחק מאוד מהמציאות של החינוך.

בדהמש, בהיעדר ההכרה הממשלתית בכפר, נוצרו אין-ספור בעיות מסובכות, כולל גם במערכת החינוך. היות שהתושבים לא רשומים בתעודות הזהות, לא שייכים לא ללוד ולא לרמלה, אף אחד מבתי-הספר לא רצה,

משתי הערים, לקבל אותם. הם עתרו לבג"ץ. בג"ץ פסק, רמלה צריכה לקבל אותם.

מי יסיע אותם לבתי-הספר השונים, היות שאין בית-ספר בתוך הכפר הזה, בהיעדר הכרה? אף אחד לא רצה להסיע אותם. עתירה שנית לבג"ץ. בג"ץ קבע ופסק שהעירייה ברמלה צריכה לדאוג להסעות. כבוד היושב-ראש, לסיכום, כל עוד אין הכרה בזולת, תוצאות מהסוג הזה גם יחזרו על עצמן.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ולאחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ישנה תוספתא במסכת תרומות, שאומרת: סיעה של בני-אדם שאמרו להם: תנו לנו אחד מכם או ייהרגו כולם, אומרת התוספתא: ייהרגו כולם ואל ייתנו אחד מהם. מה זאת אומרת? אפשר שייהרג אחד, למה שייהרגו כולם? אבל הרעיון ההלכתי שעומד מאחורי זה הוא שמי שאומר לך שהוא רוצה להרוג אחד, לא חשוב מי, בסופו של דבר יש לו תוכנית הרבה יותר שטנית. אני חושב שההיסטוריה הוכיחה כמה התפיסה הזאת נכונה: חשבו שאותו אויב מחפש רק את פלוני,

רק את העניין x, רק את העניין y, אבל התוצאות בסופו של דבר היו כמו שאמרו חכמים, הכוונה היא לפגוע בכולם. השבוע, כפי שאנו מתבשרים על-ידי כלי התקשורת,

להתגבש סוף-סוף, לדעתו של מישהו, שיחות הקרבה, שכה ייחלנו להן, שיחות הקרבה, שממשלת הליכוד, ממשלת נתניהו, כבר נשכבה על כל גדר אפשרית, היא כבר פצעה וחבלה אותנו מכל כיוון אפשרי כדי להגיע לזכות הגדולה הזאת לדבר עם המחבל בחליפה, עם מכחיש השואה.

לא בשיחות ישירות, כמו שאמרו: אנחנו לא נדבר בשיחות עקיפות. לא על נושאים שבדרך לנושא הליבה, מה שמכנים, וזאת אחרי הידרדרות קשה ביותר שאנחנו עדים לה מאותו נאום בר-אילן המפורסם, שפתאום ממשלת הליכוד הפכה להיות ממשלת קדימה. רק היה חסר קצת שיער ארוך, קארה בצבע בלונד, ממשלת קדימה הרבה יותר טובה מממשלת ליכוד.

אמרת. אבל אתם לפחות יכולים לומר: אמת דיברתי, אבל מה יגיד אדון ראש הממשלה הזה, שגנב לכם את הססמה? איך לא הגשתם תלונה במשטרה, על זה אני מתפלא. אבל תן לי להמשיך, זמני קצר ודברי מרובים. מי בממשלת נתניהו, שאמר בנאום בר-אילן: ניתן לתושבים להמשיך את חייהם, עזרתם לו להרכיב קואליציה. אני לא יכול להשיב על הערות חבר הכנסת מולה מכאן, אבל כשיינתן לי המקום והזמן, אם אפשר,

אני אסיים בשניים-שלושה משפטים. ראש הממשלה התחייב בנאום אובמה, שהיה כבר ירידה על הברכיים מבחינתו, לתת חיים רגילים, חיים טבעיים לתושבים, לא נפגע בהם, האחדות בתוכנו חשובה. וגם היום קיבלנו את התשובה בהרס של בתים של אנשים שגורשו מחומש, שבונים את ביתם בשבי-שומרון, התנכלות,

דווקא ליהודים. אם יש צו הקפאה, הוא צו הקפאה על כולם בשטחי C, אבל ברק ונתניהו יודעים להפנות את הבולדוזר, "הליכודוזר", הליכוד שהפך להיות הבולדוזר של ההרס של ההתיישבות משחר קיומו מימי בגין עד היום. "ליכודוזר" הפכתם להיות. והפכתם היום שוב בתים על יושביהם בצורה גזענית. אז אני קורא לחברי הקואליציה, תסתכלו לאן אתם הולכים. ההידרדרות הזאת תביא בסופו של דבר שביקשו אחד, ויקבלו את כולם. אז תאמרו: לא נותנים ולא כלום, אחרת נאבד הכול.

תודה רבה לחבר הכנסת בן-ארי. הדובר הבא, חבר הכנסת משה גפני, יהדות התורה, ולאחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. הרב גפני, עכשיו אתה. לרשותך שלוש דקות. אנחנו נשמור על הסדר. הרב גפני, לרשותך שלוש דקות. היית פה באזור ולא נכנסת, ואני מציע לנצל את זה.

אני רוצה לברך את האורחים שלנו, שלושה חברי פרלמנט מיפן. ברוכים הבאים לכנסת ישראל. Welcome to the Knesset of Israel. בבקשה, כבוד הרב גפני. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך. אני מודה לך, חבר הכנסת ברכה. כבוד השר, רבותי חברי הכנסת, אני מודאג בשבועות האחרונים ממה שקורה במדינה. באמת? כן. אני חושב שכל אדם בר-דעת, כל מי שיש לו איזו אחריות, צריך להיות מודאג. אני לא יודע מה אנחנו, החרדים, עשינו בשלושת השבועות האחרונים. אני מחפש. אולי באמת לקחתי כסף בוועדת הכספים שלא כדין ונתתי לחרדים? אני מתחיל לחפש מסביב אם קרה משהו. לא קרה שום דבר. זאת אומרת, עולם כמנהגו נוהג. ואני מגיע לאלף ואחד נושאים שנראים לי מתוזמנים. מישהו מממן את זה, לא נראה לי משהו אחר. אני פשוט לא מצליח להבין. אז פה פתאום מעצימים את העניין, ממש שורפים דגלים ביום העצמאות. החרדים שורפים דגלים. אני לא יודע, אני חרדי, נולדתי חרדי, גם היום אני משתדל להיות חרדי. לא שרפתי דגל אף פעם, לא היה לי תחביב כזה. אני לא מכיר מישהו מהחברים שלי ששורף דגל. לא ראיתי דבר כזה. מעודי לא ראיתי את זה. לא אתה, לא אני, ולא חברי, ולא אף אחד בציבור החרדי, שאני מייצג אותו כאן. אבל יש כאלה ששורפים, הרב גפני.

עושים עוד הרבה דברים, גם בציבור שלך. אתה רוצה שאני אתחיל לדבר? היום התפרסם תחקיר על משהו שהיה באיזה בית-ספר, נדמה לי בתל-אביב. אתה רוצה שאתחיל לדבר על זה ואני אתחיל להגיד "החילונים"?

אני לא הולך לעשות את זה, כי אני מנסה להיות אינטליגנטי. אותם אלה ששורפים דגלים, שזה מיעוט שבמיעוט שבמיעוט בקרב הציבור הזה, שבמערכות בחירות נלחם נגדי ואומר שאסור לבחור בי לכנסת כי זו "כנסת המינים", שורפים דגלים. אז זה בסדר. אחרי זה אנחנו גזענים. זה הרי ברור לגמרי. פתאום בשלושת השבועות האחרונים מעצימים את העניין שאנחנו גזענים. בעזרת השם, חבר הכנסת אחמד טיבי ואני נדון ביום רביעי איפה יש גזענות. אז אנחנו גזענים.

זה שב-2040 אנחנו הולכים לשלוט במדינה זה כבר ברור עכשיו לגמרי. אני רק לא יודע מה נעשה עם ליצמן, אני אלך אתו ברוטציה על ראשות הממשלה? אבל כבר ברור שאנחנו שולטים במדינה. תיקח אותנו בחשבון. אני אקח אתכם בחשבון, ב-2040 ניפגש, בעזרת השם. אז אנחנו הולכים להשתלט על המדינה. עכשיו, אנחנו לא לומדים ליבה. לא לומדים. יש תוכנית ליבה במשרד החינוך לבתי-הספר היסודיים. בחינוך העצמאי לומדים את כל תוכנית הליבה. אנחנו לא קוראים לזה ליבה. אנחנו לומדים מתמטיקה, לומדים מדעים, לומדים אנגלית. הכול לומדים. בוא נצא לרחוב ונשאל כל חילוני מצוי, והוא יגיד: אתם לא לומדים את הליבה. לא לומדים. אבל מאיפה זה בא, חבר הכנסת גפני?

אנחנו אשמים. בסוף אני אגיע לזה שאנחנו אשמים. זה ברור. הכול בשלושת השבועות האלה. מה עוד אמרו עלינו? אני כבר לא זוכר. כל הזמן אומרים עלינו עוד משהו. באמת, החרדי מוצג היום כמפלצת. עכשיו ברור ששדרן כמו גבי גזית מגיע ואומר שצריך לארוז אותם, לשלוח אותם לברוקלין.

כן, אנחנו עניים. בקיצור, אנחנו אם כל חטאת במדינה הזאת. החלטתי לדבר ברצינות. עכשיו אני אומר לכם ברצינות, עד עכשיו זה לא היה רציני? עד עכשיו לא היה רציני. עכשיו אני אומר ברצינות. זמנך אזל בקטע הרציני, כבוד הרב גפני.

אני מבקש לא להוריד אותו על-ידי סדרנים. תן לו 20 שניות. תצטרך לסכם ברצינות. תדעו לכם, אני לא יודע לאן זה מתפתח, אנחנו לא הולכים לשנות את אורחות חיינו. תדעו לכם רק דבר אחד: אחד הדברים המרכזיים שרון חולדאי אתמול דיבר עליהם בסמינר הקיבוצים, וגם אני הייתי שם, זה העבודה. אנחנו לא עובדים. גם לא הולכים לצבא. לא אמרתי לא הולכים לצבא.

בוא נגיד, אני אמרתי את זה. אין לי זמן, הוא יוריד אותי מהדוכן. זה מה שהם מחליטים, חרדים וערבים. חס וחלילה, זה בסדר, זה היה מקרה חד-פעמי,

זה לא הולך לחזור על עצמו. כך אמרו לי בנשיאות. זה לא הולך לקרות עוד פעם.

אני אומר לך, חבר הכנסת מולה, חרדים רוצים ללכת לעבוד. עכשיו, לא מכירים בשנות הלימוד שלהם. בנות רוצות ללכת לעבוד,

אף ממשלה לא מתמודדת עם איך מוציאים אותם לעבודה. אבל אני כבר יצאתי לעבודה. אז ברור לחלוטין שאצל המעביד המצוי אני הראשון שלא מקבלים, השני זה האתיופי, השלישי זה העולה מחבר המדינות והרביעי זה הערבי. כלומר, אני כבר עברתי את הכול, אני כבר למדתי, כבר קיבלתי תואר, אני כבר פרופסור, אני כבר יודע הכול. אני בא לעבוד, לא מקבלים אותי לעבודה, כי אני חרדי. עכשיו, מה אתם חושבים, שגבי גזית באמת צודק? יארזו אותנו וישלחו אותנו לברוקלין? מישהו מעלה את זה בדעתו?

לא קם מנהיג אחד במערכת הפוליטית הציבורית ואומר: רבותי, בוא נשב ליד השולחן, בוא נראה מה עושים, מה הטענות האמיתיות, מה שקר. הרי זה הולך להתפוצצות חברתית. מה אתם חושבים, שאנחנו נשתוק על זה? אנחנו ניתן לגבי גזית כזה לעבור, או לרון חולדאי כזה לעבור, ונשתוק כשאנחנו יודעים את האמת? כולם משקרים ביחס אלינו. אנחנו פופוליסטים, אותנו אפשר לתקוף, עלינו אפשר להגיד את כל השקרים שבעולם. אנחנו רוצים להיות חלק מהחברה, אנחנו רוצים לעבוד. נותנים לנו? מקבלים אותנו? אני ואחמד טיבי נבוא לעבוד באיזה משרד, הוא מתקדם לפני לפי הסקר. הוא מתקבל לפני מולה, אבל מולה מתקבל לפני. אני האחרון ברשימה. שקרנים, נמאסתם. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. הדובר הבא, חבר הכנסת מוחמד ברכה, נציג סיעת חד"ש. גפני, היה מעולה. הסיום שלך, הרב גפני, אתה יודע ששוקלים מחדש את תוכנית ויסקונסין. אפשר לשבץ אותך כמשבץ עבודה בתוכנית החדשה שתהיה. ראש הממשלה אפילו לא שמע שוויסקונסין נסגרה. הוא שכח, יש לו מחלת שכחה. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת ברכה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום נפגש ראש הממשלה עם נשיא מצרים חוסני מובארק. יש הערכות שונות לגבי מהות השיחות. חלק דיברו על כך שראש הממשלה רצה להניא את הנשיא המצרי מלהעלות את נושא הגרעין הישראלי, וחלק אמרו שזה במסגרת הפתיחה של שיחות הקרבה בין ישראל לפלסטינים לאחר ההחלטה שהתקבלה בוועדת המעקב של הליגה הערבית. כמובן, יש לברך על כל אפשרות של פריצת דרך, אבל האמת היא שאני לא רואה שום פריצת דרך. אני עוקב,

כפי שכולם רואים, את העמדות של הממשלה ושל העומד בראשה, שמתייחסות לשיחות כלהצגה ולשלום כלפוזה. השלום אינו פוזה שמשחק אתה ראש הממשלה, אלא תוכנית,

שהוא צריך לבוא ולהכריז קבל עם ועדה.

ראש הממשלה לא שינה שום דבר ממצעו, הוא רוצה את שיחות הקרבה בלי קרבה, הוא רוצה שיחות שלום בלי שלום. הוא רוצה שיחות. חבר הכנסת ברכה, אתה עכשיו אתה בקטע של דברי העידוד,

מעודד אותנו שהמצב טוב. אם זה מעודד אותך. אתה זקוק לי להתעודד? אתה יודע מה התכונה הכי שגורה אצל המנהיג שלך, שהוא בדרך כלל לא דובר אמת. נו, באמת. אני חושב שהתכונה שלו שהוא מצליח לעבוד בלחצים קשים, אדוני היושב-ראש, כל פעם שיש איזה מהלך מדיני, מהלך פוליטי, דואגים בממשלה, לא רק הממשלה הזו,

זה מנהג ישראלי טיפוסי, לתקוע מקלות בגלגל. המקל שהתבשרנו עליו היום הוא הנכונות של הממשלה ושל הקואליציה לקבל את הצעת החוק של כמה חברי כנסת, שבאה להקשות על משפחות של אסירים פלסטינים, מתוך מגמה כאילו ללחוץ יותר. מה ללחוץ יותר? למה כאילו? נותנים לצלב-האדום להיכנס לגלעד שליט?

קריאת ביניים מותרת, לא הערת ביניים.

אני אוסיף לך עוד דקה בעקבות קריאות הביניים.

כדי שגלעד שליט יחזור לבית-הוריו צריך להשלים את עסקת חילופי השבויים, ומי שמכשיל אותה, ידוע, קבל עם ועולם, שממשלת ישראל היא שמכשילה אותה. זאת אומרת, המשחקים והתרגילים הנמוכים האלה הם לא מה שיוביל לחזרתו של שליט, כפי שתומכי החוק כאילו רוצים או מייחלים. הצעת החוק קודם כול היא ענישה נוספת על מנגנון הענישה הצבאי. רוב האסירים או כל האסירים הפלסטינים נשפטו בבתי-דין צבאיים, וחלקם עצורים במעצר מינהלי, אפילו ללא משפט וללא כתב אישום, אז להוסיף עוד עונש שלא נקבע בחוק ועונש שלא נקבע על-ידי שופט אלא נקבע על-ידי פוליטיקאים, להוסיף עוד חטא על החריגה ועל ההפרה של האמנות הבין-לאומיות, אבל בעיקר לייצר מתיחות לקראת שיחות הקרבה, שככל שיקראו לה קרבה, יהיו אלו

של התנכרות לבסיס העיקרי של תהליך השלום והוא ביצוע הסכמים ונסיגה מלאה מכל השטחים שנכבשו ב-67', כולל ירושלים המזרחית.

פתרון פלא אחר, אדוני היושב-ראש, ומי שמשתעשע בהזיות ובחלומות שלא מן החיים האלה ולא מן העולם הזה,

אבל כנראה שני העמים ועמי האזור ימשיכו לשלם את מחיר הדמים של מדיניות ממשלות ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. הדובר הבא, חבר הכנסת ניצן הורוביץ ממרצ. אדוני, תודה רבה, חברי הכנסת, ראש עיריית תל-אביב, רון חולדאי, עורר סערה גדולה לאחר שאמר אתמול בכנס בנושא החינוך בעירו, בעירנו תל-אביב, דברים שנגעו בנפשם ובלבם של ישראלים רבים ועוררו, ואני חושב בצדק, את הדיון הסוער, שאגב הדברים שבו ממש לא התחלקו לפי מחנות של חילונים או דתיים, כי אני גם שמעתי הרבה מאוד דתיים, ואפילו חרדים, שצידדו בדבריו. מה בסך הכול אמר רון חולדאי? את מה שאנחנו אומרים כאן כבר חודשים ארוכים בסדרה של דיונים: שהממלכתיות הישראלית בסכנה, שמהותה של ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית בסכנה משום שממשלתה מפקירה את מערכת החינוך שלה. הסערה הזאת, נקרא לה סערת חולדאי, היא הסערה התורנית,

חברי חברי הכנסת, הרי לא עובר כאן כמעט יום בלי שמתעוררת סערה ציבורית בנושאים האלה של צביונה של ישראל כמדינה דמוקרטית. לפני יומיים זה היה הבג"ץ על בית-הספר בעמנואל, ולפני זה היו פיטורים של איזה מורה שנכנסה להיריון, והיה המשבר בבית-שמש, ובית-החולים באשקלון, והעיר חריש, וקווי המהדרין, ועשור לוועדת-טל, זו רק רשימה שעשיתי בחטף לפני שעליתי כאן לדוכן, במירון אתמול. וביטול גיורים, וכל מיני רבני עיר, ומה שאתם רוצים. וכל הדברים האלה שיוצאים מבית-המדרש של הממשלה הזאת ושל השותפים בקואליציה הזאת, מחדדים את התחושה, והרי זה מה שעורר את סערת הרגשות הזאת של דבריו של חולדאי. זה הרי חלק מתמונה גדולה מאוד שאנחנו מתמודדים אתה כמעט מדי יום. כל הדברים שמנית היו בממשלה הקודמת ביתר שאת. בממשלה הקודמת וגם בממשלה הזאת. נכון. הממשלה הקודמת ביטלה את חובת לימודי הליבה מעל גיל 13, ואני מגנה זאת בכל תוקף. בכייה לדורות. עכשיו לכו נחזיר, איך נחזיר עכשיו את לימודי הליבה מעל גיל 13? טעות פטאלית. והממשלה הזאת הולכת לצערי באותה דרך ומקצינה את הדרך הזאת. איזה ממשלה, תגיד לי לאן ללכת. אתה משפיע יפה מאוד בממשלה, ואתה לא צריך ללכת לשום ממשלה. הממשלה עושה כל מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה, אפילו מעבר. אתה סיעה קטנה אומנם, אבל יש לך השפעה רבה. אני מברך אותך על כך, מבחינתך אתה עושה עבודה שמשרתת את בוחריך, אבל הממשלה, היא עושה כל מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לעזוב אותה. אבל אנשים שמעבר לחישובים הממשלתיים ולקואליציות, גם חרדים לדמותה של המדינה הזאת כמדינה יהודית-דמוקרטית. יהודית-דמוקרטית, שני הדברים ביחד, לא יהודית, לא דמוקרטית, יהודית-דמוקרטית, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לשים לב לשלושה יסודות, ואני חושב שלדברים האלה כיוון ראש העיר חולדאי ואנחנו מכוונים בשאר ימות השנה. החינוך הממלכתי צריך לקבל עדיפות, כל מדינה בעולם נותנת עדיפות לחינוך שלה ולא מממנת חינוך סקטוריאלי או פרטי. ואני מתכוון בזה, הרב גפני, לא רק לחינוך החרדי אלא גם לבתי-ספר פרטיים אחרים. אני חושב שמדינה צריכה לתת עדיפות לחינוך שלה, שלה, של המדינה.

דבר שני, אני מסכים, אז אולי תסכים גם לדבר השני. הדבר השני הוא שוויון בנטל השירות והגיוס. שוויון בנטל השירות והגיוס. אזרח במדינה צריך לשאת בנטל כמו אחרים. אם הוא לא מתגייס לצבא מטעמים כאלה ואחרים, הוא יכול לעשות שירות לאומי ואזרחי. אין דרך להסביר את העיוות שקיים היום, אין דרך.

והדבר השלישי, שאני חושב שהוא זה שיבטיח את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, זה הפרדת הדת מהמדינה. אני יודע שבזה אתה לא יכול להסכים אתי, אני מבין, אבל דע לך שיש דתיים רבים, ואפילו חרדים, שחושבים שהעירוב הזה בין דת למדינה הוא דבר שאפילו מזיק לדת עצמה. שלושת היסודות האלה, חינוך ממלכתי, שוויון בנטל והפרדת הדת מהמדינה, זו הממלכתיות שלנו, זו הציונות שלנו, זו הערובה להבטחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית. על כך דיבר רון חולדאי ועל כך ידברו רבים אחרים בחודשים הקרובים.

תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. הדובר הבא, חבר הכנסת אורי אורבך מסיעת הבית היהודי.

הסכמתם על המון דברים, הרב גפני.

הם חושבים שידברו נגד החרדים, יקבלו יותר מנדטים. הם נותנים מנדטים ליאיר לפיד, הם מורידים מעצמם. הרי יאיר לפיד מעוניין בזה. בינתיים יאיר לפיד עוד לא הודיע שהוא מצטרף ולאן הוא מצטרף.

לליכוד אני לא חושב שזה יהיה,

אבל הוא ילך ברשימה. הרי מישהו עומד מאחורי הקמפיין הזה. תודה. בבקשה, חבר הכנסת אורי אורבך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת גפני שאל מה קרה בזמן האחרון שכולם מתנפלים על החרדים. התשובה היא בגוף השאלה. לא קרה כלום, לכן מתנפלים על החרדים. כשקורה משהו אז יש סיבה, אבל כשלא קורה שום דבר צריך לתקוף את ממשלת ישראל. ממשלת נתניהו כרגע היא מאוד חזקה, למרות העיצומים של ישראל ביתנו ועוד כל מיני, ואולי האיומים שלנו לפעמים, היא ממשלה חזקה. כשיש מישהו מאוד חזק, להבדיל, בכיתה, בריון, מתנכלים לאח שלו הקטן. אתם האח הקטן והלא-אהוב, קל לשסות נגדכם. אתם יודעים, חברי החרדים, לאנשים כמוני, וגם לי, יש הרבה ביקורת. אני גם חולק על חלק מהנתונים על ההשתתפות בכוח העבודה של החרדים, בלי לטעון עכשיו מי אשם, וההשכלה שמכשירה לעבודה, והנטל הצבאי וכל הדברים הידועים והמוכרים. אבל אלו סיבות אמיתיות. לא אלו הסיבות שבגללן תוקפים אתכם. נאחזים בדברים. והיום יש חידוש. היום המתקפות עליכם הן ללא חשש תולעים, כמו שכתוב על חלק מהכשרויות, כי השדרן גבי גזית, שבשבוע שעבר אמר דברי שטנה, אמר שעל הביטוי תולעים הוא מצטער. כל השאר זה בסדר, אבל תולעים, זה באמת קצת מוגזם. אולי זה לא כשר, בגלל זה. אז עכשיו אני אומר: המתקפות על החרדים הן ללא חשש תולעים. אני חושב שהמתקפה על החרדים, לאנשים מהמיעוטים בחברה הישראלית,

לפעמים זה נכון למתנחלים, זה יכול להיות נכון לעובדים זרים,

אוזן פנימית מאוד רגישה. אפשר לטעון על כל טענה שטוענים נגד חלשים, מה אתם רוצים? בסך הכול מה אמרתי? זה לא נכון, השירות הצבאי? זה לא נכון שהעובדים הזרים תופסים מקומות עבודה? זה לא נכון שהמתנחלים עושים כל מיני צרות?

לאנשים מהמיעוטים בחברה הישראלית, זה נכון לערבים,

לחרדים, לפעמים זה נכון למתנחלים, זה יכול להיות נכון לעובדים זרים,

אפשר לטעון על כל טענה שטוענים נגד חלשים, מה אתם רוצים? בסך הכול מה אמרתי? זה לא נכון, השירות הצבאי? זה לא נכון שהעובדים הזרים תופסים מקומות עבודה?

אבל הנימה שבין המלים, לא המלים עצמן, היא זו שעושה את ההבדל. וקשה לפעמים לתפוס ולהוכיח את זה. לפעמים, מתי קל לנו? כשיש התפרצות, כשזה קללות, כשזה גידופים. אבל הקשיבו

כשרון חולדאי מדבר,

אפשר להסכים ואפשר לא להסכים, אבל כולנו רואים את הקריצה. כולנו רואים את קהל היעד. כולנו רואים את ההנהון הזה,

זה החרדים האלה, זה הערבים האלה, זה העובדים הזרים האלה. במקום להתמודד עם הבעיות,

אומרים שיש מישהו חלש שהוא אשם. וכבונוס, במתקפה העונתית

ויעידו ספסלי הסיעות שמבקשות להביע אי-אמון בממשלה, ריקים הם כמעט לחלוטין. גם מי שנמצא כאן עסוק בענייניו. נדמה לי שהדיון כמעט שאיננו מעניין איש, והציבור שצופה בנו מבעד למרקע הטלוויזיה באמת פשוט לא מבין מה אנחנו עושים כאן, ואדוני היושב-ראש לא מבין מה אנחנו עושים כאן,

לצערי, משום שהגיע הזמן, חברות וחברי הכנסת של האופוזיציה, אולי תעשו סוף-סוף איזה חשבון נפש, האם יש טעם או היגיון בפארסה הזאת של הצעת האי-אמון השבועית על שום דבר. והפעם, אחרי שלא מצאו נושאים, כי הרי היית מצפה, רשות השידור זה שום דבר בעיניכם. ככה זה נראה.

הרי היית מצפה שנוכח הבעיות האדירות שמדינת ישראל מתמודדת אתן, בשעה שראש הממשלה נוסע,

שהאופוזיציה תזעק ותעלה נושאים כבדי משקל שבגינם ראוי במצב הנוכחי להפיל ממשלה בישראל ולהביע אי-אמון בה. אז שייתנו גיבוי באמת, והנה, אני מסתכל, ומסתבר שלפי שיטתכם, לא לפי שיטתי, לפי שיטתכם, הכול טוב. מדיניות החוץ מצוינת, ומדיניות הביטחון מצוינת, ומדיניות,

מצוינת, ולפי שיטתכם, בכל הדברים האלה, הגדולים והמשמעותיים, שראש הממשלה והממשלה מתמודדים אתם בימים האלה, הכול טוב, הכול מסודר, נשארה רק בעיה אחת קטנה, איזה ויכוח על אופן הניהול של רשות השידור. ואני אומר לך, רשות השידור חשובה מאוד, השידור הציבורי חשוב מאוד, הממשלה שלכם, בקדנציה הקודמת, שראתה את המשבר ההולך ומחריף ברשות השידור, לא עשתה שום דבר כדי לפתור את הבעיה, הביאה,

איפה הייתם?

פתרון, למה לא מינפתם אותו בקדנציה הקודמת? מי הפריע לכם? היה לכם רוב, היתה לכם שליטה, אבל לא עשיתם. יכול להיות שחבר הכנסת נחמן שי, שעכשיו הצטרף והוא תגבורת של ממש בשורותיכם, אולי הוא הביא עמו רעיונות חדשים, זה אולי ההסבר היחיד שאני יכול לתת, אבל עובדה שבקדנציה הקודמת, כשישבתם כאן,

ליד שולחן הממשלה, לא עשיתם שום דבר. ראיתם את השידור הציבורי הולך ודועך, הולך ומתרסק, ולא עשיתם כלום. והנה היום, עברה שנה. מה אתם עושים עכשיו? והנה היום, חבר הכנסת מולה, כאשר ישבתם בישיבת הסיעה שלכם, עוד שנה ועוד שנה. כאשר ישבתם, חבר הכנסת מולה, היה פתרון.

חבר הכנסת מולה, אני רוצה אולי, אולי אתם תוכלו לעזור לי. רק שנייה, חבר הכנסת לוין. חברת הכנסת זוארץ, את מפריעה לו לדבר.

אני מציע לקרוא הערות ביניים קצרות. בבקשה, חבר הכנסת לוין. לצערי, לצערי, חבר הכנסת מולה, אתם לא מזמינים אותי לישיבת סיעת קדימה,

אבל אני יכול, אולי בעזרתכם, לנסות לשחזר את הישיבה האחרונה שקיימתם, ולחשוב: יושבים אנשים, 28 חברי כנסת מכובדים, ומנסים למצוא איזה פגם בהתנהלות הממשלה, כדי שיהיה על מה להגיש הצעת אי-אמון,

כי הרי הצעת אי-אמון מוכרחים להגיש. כל שבוע. צריך לפתוח את העיתון.

ובוחנים את מדיניות הפנים ולא מוצאים כלום, ובוחנים את מדיניות החוץ ולא מוצאים כלום, ואז נזכרים שיש משבר ברשות השידור, שאומנם התחיל הרבה לפני התקופה של הממשלה הזאת, שאומנם אתם לא עשיתם שום דבר בעניינו, אין משבר?

ואחרי כל זה מגיעים למסקנה שזאת הבעיה שבגינה בשעה הזאת ובזמן הזה, קצת יותר משנה אחרי הבחירות הקודמות, זה הזמן להביע אי-אמון בממשלה. רבותי, זה לא רציני. פשוט לא רציני. והעובדה שזה לא רציני, ההוכחה הטובה ביותר היא שכמעט אף אחד מכם לא היה כאן לאורך כל הדיון בהצעה שהסיעה שלכם הגישה.

ברשות היושב-ראש, אני מבקש להתייחס בכמה מלים גם להצעה של סיעות חד"ש בל"ד רע"ם-תע"ל. חברי הכנסת, ברוך שובכם מלוב, תודה שהגעתם הנה, חבל שלא חזרתם עם כמה תרומות לחינוך הערבי שאתם פתאום כל כך דואגים לו. על מי אתם חושבים שאתם עובדים? אתם עובדים אצל קדאפי ועובדים בעיניים על הציבור ששלח אתכם לכאן. מבזבזים את הזמן שם ומגישים איזו הצעה חסרת תכלית, כאילו החינוך בירושלים פתאום מטריד אתכם בכלל. רבותי, גם אתם צריכים לעשות חשבון נפש נוקב. בדרך הזאת אתם מוציאים את עצמכם מהכלל ואתם מדרדרים את הציבור שלכם למקומות שאסור לו להיות בהם. אתם רוצים להיות אצל קדאפי? תלכו לשם ותישארו שם. אתם רוצים לעזור לציבור שלכם? תיסעו בעולם ותביאו תרומות, כמו שעושים כל, נבחרי ציבור אחרים. תביאו תרומות לחינוך, נא לסיים. תעזרו לציבור שלכם, במקום ללכת ולהתחנף לראשי מדינות שכל מה שמעניין אותם זה טרור ועוד טרור ועוד טרור. לכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב ששתי הצעות האי-אמון, אין לי אלא להגדיר אותן מגוחכות, ראוי שהן תידחינה על-ידי הכנסת, ואני מבקש כי כך ייעשה.

תודה רבה. סגן ראש הממשלה יסכם את הדיון. השר מרידור יסכם את הדיון. מייד בתום סיכום הדיון על-ידי השר אנחנו ניגש להצבעה על שתי הצעות האי-אמון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שתי הצעות אי-אמון הגישו סיעות האופוזיציה היום. על הצעת אי-אמון הנוגעת לרשות השידור דיברתי בפתח הדיון. ההצעה השנייה נגעה למערכת החינוך במזרח-ירושלים. מכיוון שירושלים היא עיר אחת וחוק אחד חל עליה מאז 1967, זה 43 שנה,

שמערכת החינוך בה תשמור על רמה גבוהה ואחידה לכל חלקי האוכלוסייה, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, ואם חברי הכנסת הערבים מצביעים על כך שלא זה המצב, אנחנו לא צריכים להשליך את תלונתם אל הסל אלא לבדוק את עצמנו, כי אנחנו נבחנים בזה שאנחנו נוכל לקיים עיר אחת, ארץ אחת, מדינה אחת בהגינות ובשוויון לכל תושביה של העיר ושל הארץ, לדאוג לכך שהחלשים ביניהם יקבלו עוד יתרון כדי להשתוות בניסיון, בהזדמנות, לחזקים יותר.

מי שמדבר, השר מרידור משיב, מי שלא רוצה, שיצא החוצה. אני מבין שצריך להתארגן להצבעה, אבל זה לא מתיר הפקרות מוחלטת פה באולם. בבקשה, אדוני. ולכן אנחנו, מששבנו ארצה ובנינו כאן מדינה, נבחנים במבחן שאנחנו דרשנו תמיד מאחרים כאשר היינו במיעוט בארצות שונות, לנהוג בשוויון ובהגינות. אבל התורה שלנו מחייבת לא רק שוויון כלפי הגר הגר בתוכנו, אלא מה שקוראים היום "העדפה מתקנת"; לגר, ליתום ולאלמנה יש דין עודף על מי שאיננו כזה. לכן, אם חברי הכנסת שעלו כאן מצביעים על כך שאנחנו לא משקיעים מספיק, לא דואגים מספיק לחינוך במזרח-ירושלים, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, לתקן ולשפר, כי בזה לא נבחנת מערכת החינוך בלבד, על זה נבחנים אנחנו, אמת המידה המוסרית שלנו והחשבון שלנו כלפינו, עצמנו, כלפי בורא עולם, איך אנחנו נוהגים כשאנחנו בשלטון. ירושלים, על כל שלל קבוצות האוכלוסייה שבה, על הגוונים השונים, על האמונות השונות, על ירושלים זאת צריך לעשות מאמץ גדול, בירושלים זאת, כדי לשמר את ה"ביחד" שמאפשר שוויון והגינות וכבוד אנושי לכל מגזרי האוכלוסייה בתוכה, ואין ספק שהפערים בתוכה כמו בכל אוכלוסייה אחרת יכולים להיתקן בעיקר על-ידי מערכת חינוך, שהרי אין כמו החינוך, שיכול להעלות אדם מתחתית אל מרום החברה. ולכן יש חשיבות מיוחדת לאיכות של מערכת החינוך, היהודית, הערבית, או כל מערכת חינוך שהיא בתוך ירושלים.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שהממשלה הזאת,

ככל קודמותיה, רואה לעצמה חובה לדאוג לאיכותה של מערכת החינוך ולשוויון המתחייב בהקצאת החינוך לאזרחים השונים. יש בעיות מיוחדות לירושלים, בגלל זה מערכת החינוך בתוכה פועלת לפי קודים שונים, החינוך הממלכתי, החינוך העצמאי, הרשמי, שאינו רשמי, החינוך הערבי, ולמרות כל זאת, חובת המדינה לדאוג לפחות לאותה ליבה יסודית שתאפשר לאדם להתפתח, לקבל את מקומו הראוי בחברה, להתמודד בחברה. וזה תפקידה של מערכת החינוך. לכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שנכון יהיה לומר שחובת הממשלה הזאת היא לדאוג למערכת חינוך שוויונית ואיכותית. הממשלה עושה ככל שהיא יודעת לעשות ותתקן מה שצריך לתקן. אני רוצה לחזור במלים ספורות לנושא שעלה כאן קודם לכן, הנוגע לרשות השידור ולמצבה העגום היום. רשות השידור היתה ראשונה בישראל ולבדה בישראל, בטרם היות תחרות בשידור הציבורי, בטרם היות שידור פרטי, שידור מסחרי, ובמשך השנים השתנו פני השידור הציבורי, התחרות הלכה וגברה, לפעמים על-ידי הורדת הרמה, ולפעמים על-ידי כניעה לצורך המסחרי, ולכן דווקא בימים האלה עולה חשיבותו של שידור ציבורי שעליו ממונה ועליו מחויבת רשות השידור הישראלית. חוק רשות השידור שקיים אתנו כבר כ-40 שנה נתן תשובה טובה בזמנו, אבל הוא דורש שינויים. השינוי שהוצע בממשלה הקודמת על-ידי השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, איתן כבל, הוא שינוי ראוי, ואני חושב שנכון עושה ראש הממשלה שהחליט לבדוק אותו בדיקה יסודית

יחיל את האמור בו כחוק המדינה היום. מכיוון שמדובר בארגון גדול שעובדיו רבים ויש בו שאלות של יחסי עבודה שאינן נפתרות בקלות, ויש צורך לשמור על איכותו גם תוך תחרות עם תחנות שידור אחרות, נכון היה להקצות את הזמן והמאמץ הנדרש כדי להביא לכך שהפתרון המוצע יהיה פתרון טוב. אני מאוד מקווה שפעולתו של אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, תביא לתוצאה הזאת. בהכירי את האיש, אייל גבאי, ואת עבודתו כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, אני חושב שיש סיכוי טוב שהדבר יעלה בידו. אדוני סגן ראש הממשלה, צריך לדאוג שבחוק הזה יקפידו, גם עם הממשלה, שתדאג לשידור ציבורי, וגם עם עובדי השידור הציבורי שיהיו שידור ציבורי. אני מסכים, אדוני. הכלל הוא שהממשלה לא שולטת על השידור הציבורי, לכן יש מועצה ציבורית. הממשלה לא צריכה לשלוט בו, וגם עובדי השידור הציבורי צריכים לזכור שהם משרתי הציבור. יש בזה אגד של זכויות ואגד של חובות, גם חובתם וגם זכותם, בזה אנחנו מטפלים, את זה אנחנו רוצים לתקן, והלוואי שנצליח. אדוני היושב-ראש, אני מציע להסיר את הצעות האי-אמון מסדר-היום.

תודה רבה לסגן ראש הממשלה, השר דן מרידור. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. ובכן, אנחנו עוברים להצעת אי-אמון מטעם סיעת קדימה בנושא: ראש הממשלה הופך את השידור הציבורי לתחנה של שידור פוליטי וכופה על עובדי השידור הציבורי להפוך לשופר של שלטונו. רבותי, הואיל והתבקשתי על-ידי למעלה מ-20 חברים, 24 חברים הנוכחים באולם, לקיים הצבעה שמית, לפי סעיף 36(ב) אני מקיים את ההצבעה על הצעת אי-אמון זו, של סיעת קדימה, בהצבעה שמית. גברתי, מזכירת הכנסת, נא להצביע הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא

עפו אגבאריה - אינו נוכח רחל אדטו - בעד יולי יואל אדלשטיין - נגד יעקב אדרי - בעד יצחק אהרונוביץ - אינו נוכח אורי אורבך - נגד חיים אורון - אינו נוכח זבולון אורלב,

נוכח דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, נגד דניאל אילון, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו משתתף בהצבעה חברי הכנסת, חברת הכנסת זוארץ, חבר הכנסת מולה, מי שיפריע בהצבעה יוצא מיידית מהאולם. בבקשה להמשיך את ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, נגד אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים, אינו נוכח אריה ביבי, אינו נוכח זאב בילסקי,

בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, נגד רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק,

אילן גילאון, אינו נוכח גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד אברהם דיכטר, אינו נוכח דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה,

מתן וילנאי,

נגד למה?

לא לשאול. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד שי חרמש, בעד אחמד טיבי, בעד רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ,

משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

בעד לימור לבנת,

אורלי לוי אבקסיס, אינה משתתפת בהצבעה מה קרה לישראל ביתנו? מה קרה, הבנתם מי זה ביבי? חברי הכנסת, לא להעיר הערות שמפריעות להצבעה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) יריב לוין,

איך אני אשמע איך הוא הצביע? אבל אתה לא יכול לנהל עכשיו. חבר הכנסת, אתה רוצה הצבעה שמית? לא תאפשרו לי לקיים הצבעה שמית, אני אקיים הצבעה אחרת.

יריב לוין. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, אינו משתתף בהצבעה סופה לנדבר, אינה נוכחת חבר הכנסת בר-און, לא להפריע. אני צריך לשמוע. לא, חברת הכנסת זוארץ, אני מוכרח לשמוע את ההצבעה. בלתי אפשרי. לעשות הפסקה. רבותי, לעשות הפסקה. אם תהיה הפרעה אני אפסיק את ההצבעה. אני מודיע לכם, לא יכול להיות. אתם מבקשים הצבעה שמית ומפריעים לקיומה.

חבר הכנסת בר-און, הרי אתה יודע שהחופש של חבר כנסת הוא כמעט מוחלט.

בבקשה. להמשיך את ההצבעה.

נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד שאול מופז, בעד משה מטלון, אינו משתתף

חברים, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אברהם מיכאלי,

אנסטסיה מיכאלי, אינה משתתפת בהצבעה אלכס מילר, אינו נוכח (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלכס מילר, אינו משתתף בהצבעה חבר הכנסת חסון, אני מזהיר, אני מזהיר אותך ואת סיעתך. אתם ביקשתם. חברת הכנסת זוארץ, זה בלתי אפשרי. אני חייב לקיים פה הצבעה, ואם אתם תפריעו אני אפסיק. בבקשה. חבר הכנסת חסון, הכנסת שומעת היטב. מי שמפריע זה אתה. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סטס מיסז'ניקוב, אינו משתתף בהצבעה אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד דן מרידור, נגד יש עוד הצבעת אי-אמון, רבותי.

נגד אורית נוקד,

סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו,

חנא סוייד, בעד מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, נגד גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, אינו משתתף בהצבעה רגע, יש

אי-אמון בראש הממשלה, חברת הכנסת זוארץ, אי-אפשר אחרי כל אחד להעיר הערה. אני מנסה להבין. הצבעת כבר? לכי לשתות, אי-אפשר.

להמשיך.

נגד יוסי פלד,

יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש,

עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור,

פניה קירשנבאום, אינה משתתפת בהצבעה איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד דוד רותם,

משתתף בהצבעה ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בעד שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, אינה משתתפת בהצבעה עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש,

תודה רבה. תמה ההצבעה הראשונה. נא להקריא פעם שנייה את שמות כל אלה אשר לא השתתפו בהצבעה. חבר הכנסת בר-און, אל תפריע לניהול ההצבעה.

אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח חיים אורון, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח דניאל אילון אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו משתתף בהצבעה אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח אלי אפללו - אינו נוכח גלעד ארדן - אינו נוכח אורי אריאל - אינו נוכח זאב בוים - אינו נוכח אריה ביבי - אינו נוכח בנימין בן-אליעזר - אינו נוכח מיכאל בן-ארי

מוחמד ברכה - אינו נוכח אילן גילאון - אינו נוכח אברהם דיכטר - אינו נוכח ניצן הורוביץ - אינו נוכח דניאל הרשקוביץ

חנין זועבי - אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה - אינו נוכח דב חנין - אינו נוכח איתן כבל - אינו נוכח אמנון כהן - אינו נוכח יצחק כהן - אינו נוכח יעקב כץ - אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס - אינה נוכחת אביגדור ליברמן - אינו נוכח עוזי לנדאו - עוזי לנדאו אמר שהוא לא משתתף.

מקריאה את כל אלה שאמרו "לא משתתפים"? כן, את כולם. אם הם לא משתתפים, הם הודיעו שהם לא משתתפים.

בשמות חברי הכנסת)

זאת שאלה מאוד נכבדה, אם לא משתתף יכול להצביע. בהצבעה השלישית אני אומר. בוודאי, בוודאי. השאלה אם "לא משתתף" זה הודעה פוזיטיבית, שבה הוא אומר: אני לא משתתף ולא רוצה שתקראו בשמי.

כי הוא לא נוכח, זה ברור. אומר "לא משתתף" זאת שאלה שוועדת, לא נתקלנו עוד בשאלה הזאת, בהחלט שאלה ראויה. בבקשה.

בשמות חברי הכנסת) סעיד נפאע - אינו נוכח עמיר פרץ אינו נוכח כרמל שאמה - אינו נוכח יובל שטייניץ - אינו נוכח בזה תמה ההצבעה. תודה רבה. רבותי, האם יש מישהו באולם ששמו נקרא ולא הצביע? כן, כל השרים אתנו. לא צריך בכוח. חבר הכנסת בר-און, אני מזהיר אותך. חברת הכנסת זוארץ. חבר הכנסת בר-און, אני מזהיר אותך, אל תטעה אותי. אל תשים מכשול בפני עיוורים. אני לא מיומן כמוך, ולכן אני עלול לטעות. אל תטעה אותי, אני מזהיר אותך. רבותי, האם יש מישהו מבין חברי הכנסת הנוכח באולם וקראו בשמו ולא הצביע?

אני, אבל הייתי בחוץ, ורוצה להצביע, לא ולא הצביע.

האם נוכח איזה חבר כנסת באולם, שלא קראו בשמו או שקראו בשמו ולא היה נוכח ורוצה להצביע? עכשיו רבותי חברי הכנסת, אני מודיע לכם שמי שמודיע בקולו שהוא לא משתתף, נשאלת שאלה האם אני יכול לשאול אותו עוד פעם או לא. אני בפעם זאת איני שואל אותו. אבל עניין זה יעבור לוועדת הפירושים, גברתי מזכירת הכנסת, על מנת להכריע האם הוא יכול לחזור בו מאי-השתתפותו ולהביע דעה. היום אני לא מסכים, היום אני קובע שהם הביעו דעה. אתה צודק, אני חושב כמוך. העלה המשנה לראש הממשלה שאלה. לא משנה היום את הסדרים. מי שאמר "לא משתתף", לא נותן לו להצביע. יש לי בקשה לוועדת הפירושים, אפשר?

שר שישב ליד שולחן הממשלה, לא, לא, לא.

אני צריך קודם להכריז, אחר כך תאמר מה שאתה רוצה. רגע, אני רוצה ועדת פירושים לשאלה פרופר. הוא רוצה לשאול שאלה אחרת, שהיא, יש בה מידה רבה של התרסה. זה הצבעת אי-אמון, מה זה, חידון התנ"ך? קודם ההצבעה. אולי נפלה הממשלה. אחרי זה חקירה של שרים שלא משתתפים ויושבים ליד שולחן הממשלה. מה זה, חידון התנ"ך? מה זה אומר ששרים פה? חברים, אם לא תפסיקו להפריע אני אדע איך להתנהג.

בעד הצעת האי-אמון של סיעת קדימה הצביעו 29 חברים, נגד הצביעו 50, אין נמנעים. לא השתתפו בהצבעה 12 חברי כנסת. הצעת האי-אמון לא נתקבלה.

בבקשה, לך לרמקול, תאמר מה שאתה רוצה לפרוטוקול. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להעביר לוועדת הפירושים או לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי

הכנסת לגבי השאלה הסטטוטורית אם שר שנוכח בישיבה שבה מצביעים על אי-אמון ומודיע, לאחר שהוא יודע שההצבעה היא הצבעת אי-אמון, שהוא אינו משתתף בהצבעה, ובכך לא מביע אמון בממשלה, מה התוצאות של ההודעה הזאת. מותר לו, השר מיסז'ניקוב. הוא יודע לשאול. לא שהוא לא יודע את התשובה. לא, אני לא יודע את התשובה. בסדר גמור. שמעתי. יכול להיות שאתה, אדוני היושב-ראש, יודע את התשובה.

הכנסת מתעניינת בחוות הדעת של היועץ המשפטי ושל ועדת הפירושים.

תודה רבה. הבנתי. קודם כול, הערתי לחבר הכנסת בר-און: כל אחד מחברי הכנסת יכול להגיש בקשה ליועץ המשפטי לכנסת, שכן היועץ המשפטי לכנסת אינו יועץ של הקואליציה, של יושב-ראש הכנסת או של מאן דהוא, הוא יועץ של כל אחד מחברי הכנסת, וכל אחד יכול להגיש. אשר לבקשתך להגיש בקשה לוועדת הפרשנות, היא תועבר לוועדת הפרשנות ותידון. אין שום בעיה בכלל. מאה אחוז. לא צריך לעשות, מעבר לדרמה שיש בשאלה, דרמה נוספת. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד, רבותי חברי הכנסת, בנושא מצבה של מערכת החינוך בירושלים, כפי שהם כתבו, ירושלים המזרחית. חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצעת סיעות חד"ש רע"ם-תע"ל בל"ד להביע

22 בעד, 49 נגד, שני נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, הסעיף הבא בסדר-היום: החלטת הממשלה בדבר העברת סמכויות בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה. יש שני סעיפים להחלטה זו, לפי שני סעיפים שונים. כבוד השר בגין יעלה ויציג את החלטת הממשלה לפני הכנסת. אני מודיע שרק שתי סיעות ביקשו להשתתף בדיון, סיעת קדימה וסיעת רע"ם-תע"ל, ולכן מייד לאחר הדיון המשולב בשתי ההחלטות אנחנו נצביע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה בישיבתה מיום 25 באפריל שנה זו כדלקמן: בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר זאב בנימין בגין את סמכויותיו של השר יעקב נאמן, בתוקף כהונתו כשר המשפטים, לפי סעיף 33א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975, ככל שהן נוגעות לתקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה), התשס"ה 2004, לרבות כל תיקון או שינוי בהם. כן החליטה הממשלה באותה ישיבה כדלקמן: בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה,

לשר זאב בנימין בגין את סמכויותיו של השר יעקב נאמן, בתוקף כהונתו כשר המשפטים, לפי סעיף 12א(ג) לחוק שירותי הדת היהודיים , התשל"א 1971, לעניין הגשת קובלנה נגד רב עיר, אם נבצר מהשר נאמן להפעיל את סמכותו האמורה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, אני מבקש, בשם הממשלה, את אישורה של הכנסת לשתי החלטות אלה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. הואיל וההחלטות מצריכות הצבעה, יכול להיפתח דיון שהוא דיון סיעתי בהתאם לאמור. נרשמו שלוש סיעות, בעוד דקה אני סוגר את הרשימה, סיעת קדימה, סיעת ש"ס וסיעת רע"ם-תע"ל. חבר הכנסת מגלי והבה, ראשון הדוברים, שלוש דקות לכל סיעה מטעם סיעת קדימה, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב מטעם ש"ס. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, השרים, חברי הכנסת, מקובל הוא,

כשקמה ממשלה חדשה, להעביר סמכויות בין משרדים. נשאלות פה המון שאלות, בעיקר כשמדובר בשני שרים ראויים ורציניים, מדוע שנה אחרי שהממשלה הזאת כבר מתפקדת החליטו להעביר את הסמכויות האלה? הרי אנחנו יודעים שיש ניגודי אינטרסים לפעמים, והשאלה הנשאלת היא מדוע אחרי השנה הזאת החליטו להעביר סמכויות. השאלה הנוספת, אדוני היושב-ראש, שמתחייבת,

האם כל הסמכויות שיש בהן ניגודי אינטרסים במשרד המשפטים הועברו לשר בנימין זאב בגין? זאת שאלה שנייה וחשובה. כי אם יש ניגודי עניינים, חשוב מאוד היה שהממשלה, ברגע שהקימו אותה, אכן הדברים היו מתבצעים ונעשים. זה מביא אותי לדיון הקודם, של האי-אמון, ששמענו שבנושא רשות השידור היה שר שהיו לו הסמכויות של רשות השידור, והוא החליט, מטעמים שלו, לוותר על הסמכויות האלה. וראינו את ראש הממשלה תופס את הסמכויות האלה, מחבק אותן, שחלילה נגיד שלא חסרים שרים פה, בממשלה הזאת, שיקבלו תפקידים. אני ספרתי חמישה או שישה, שלושה או ארבעה מהם יש להם הניסיון והיכולת לנהל את רשות השידור בצורה הטובה ביותר, כפי שמצפים שרשות ציבורית תשרת את האוכלוסייה. לצערי הרב, ראש הממשלה, שלוקח על עצמו כל הזמן מטלות, למה הוא לא העביר? למה הוא צריך להיות, אדוני ראש הממשלה והשר הרצוג, אני מדבר כדי שראש הממשלה ישמע,

לקחת את כל הסמכויות אליך, ואתה הולך בפתח, יש לי חלוקת קשב. אה, מצוין, אני מכיר את החלוקה הזאת שנים רבות. מה שאני רוצה להגיד לך, אדוני ראש הממשלה, הרי אתה אומר: עכשיו אני בפתח תקופה חדשה וחשובה, של ללכת למשא-ומתן מדיני, ואני צריך להתפנות, ואני יושב-ראש הצוות הזה, אני יושב-ראש הצוות, ואני רוצה לשלוט ולראות איך אני מוביל עם הצוות הזה שיוביל אותנו למשא-ומתן. צר לי, אדוני ראש הממשלה, שלא קיבלנו תשובות משכנעות, לא על זה שאתה ממשיך להחזיק את הסמכויות של השר שאחראי לביצוע חוק רשות השידור, וצר לי, אדוני,

שאתה לפחות מחזיר אותנו בנושא המדיני,

בהערת אגב, 30 שנה אחורה. אנחנו הפכנו, במקום להיות במשא-ומתן ישיר עם השכנים שלנו ולהגיע לתוצאות, אתה מוביל משא-ומתן עקיף, שהאמריקנים, במקום שיהיו תמיד,

לצדנו, עכשיו יש להם מחויבות אחרת, לדאוג למה שהבטיחו לפלסטינים ולמה שרוצים להגיע אליו כתוצאה מהמשא-ומתן הזה. אתה הבאת אותנו, אדוני, למצב שגם בנושא הזה, אדוני שר הביטחון, אתה מסתכל, כי שמעתי אותך היום כמה חשוב לך ניהול המשא-ומתן הזה, אבל לדעתי אנחנו טוחנים מים ללא שום מוצא, אדוני עובר לפרשה אחרת. הזמן נגמר. אני מאוד מודה לך,

אבל אני לא תולה תקוות, לא בהעברת הסמכויות האלה ולא במשא-ומתן.

תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה. אני מזמין את חבר הכנסת נסים זאב.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני בהחלט בעד להעביר סמכויות, וכמה שיותר. לא משנה אם זה ניגוד אינטרסים או לא אינטרסים. אם יש צורך להעביר, ולהקל, ולחלק את העבודה, וכמה שיותר, בין חברים, אז יש לעשות את זה כמה שיותר טוב ויותר יעיל. אבל לדבר אחד אני לא מסכים: להעביר סמכויות בנושא של הסתה וגזענות, זה אני לא מוכן. אי-אפשר להעביר דברי בלע מדור לדור. ואני רוצה לומר לכם מה קרה למפלגת העבודה, שאחד מהחברים הנכבדים שלה, איתן כבל, בשבוע שעבר זכה לכותרות בגלל איזו אמירה אומללה שהוא אמר. אני רוצה לחזור על הדברים שהוא אמר, כי זה חשוב. זה צריך ללמד אותנו כמה אנחנו הולכים במדרון חלקלק של שנאה עצמית תהומית.

הציונות זה הנדל"ן. הפוסט-ציונות הצינית של הימין היא איום יותר גרוע על המפעל הציוני מכל אחמדינג'אד או נסראללה. אני אומר לכם, זה דברי בלע. בכנסת ישראל. זה לא איש בל"ד, זה איש מפלגת העבודה, שמוביל אותו השר המכובד אהוד ברק. הלוואי שהיו לומדים ממנו קצת מוסר ודרך ארץ, מהאיש הזה שיושב פה. ואני אומר לכם את זה בכל הרצינות. ורון חולדאי הוסיף פשע על חטא בהתבטאות שלו אתמול. עם ישראל חגג אתמול את מדורת ל"ג בעומר, והוא הדליק מדורה של שנאה והסתה.

למה? הוא אומר שהחרדים בורים. תגידו לי, אני נראה לכם איזה בור? אם אני בור, תגידו לי. מה אני לא מבין? יש מישהו שמדבר פה או אומר איזו אמירה ואנחנו לא מבינים אותו?

אדוני היושב-ראש, מכיוון שראש הממשלה רמז לי שאני אקצר בדברים, במקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך, ואני מכבד את ראש הממשלה, לכן אני בשנייה הזאת יורד מהבמה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. יסיים חבר הכנסת אלקין, אם ירצה. הוא ביקש להירשם כדי לשמור על זכותה של הממשלה כדי שלא יהיה מחטף בהצבעה. אם הוא לא צריך הוא כנראה

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, שרים, חברי הכנסת, אי-אפשר שלא להתייחס לדברים שהעלה פה בשבוע שעבר חבר הכנסת איתן כבל. על הדברים שאמר איתן כבל נאמר: כל הפוסל,

הייתי שמח אם היה חבר הכנסת כבל מפנה רבע מבט מיהם סוחרי הנדל"ן האמיתיים של הארץ הזאת, מה קרה לאדמות הקיבוצים שקיבלו אותן בשביל ציונות, בשביל חקלאות, והפכו להיות מנכסי הנדל"ן המשמעותיים ביותר במדינת ישראל. רציתי לומר זאת באותו יום, אבל היה דיון רציני,

על חוזה המדינה, ובחרתי לעסוק בעניין ולא להוסיף באותו יום אש ומדנים כפי שעשה חבר הכנסת כבל בלשונו המשתלחת. עכשיו, אל העניין, העברת סמכויות, העברת אחריות מהשר נאמן אל השר בגין. לפני שהייתי מעביר אחריות אל השר בגין, הייתי מבקש מהשר בגין למלא את האחריות שלו, למלא את החוב שלו, למלא את הציפיות ממנו, כמי שהיה אמור לשמור על ארץ-ישראל והפך להיות עוד יד שמאל של ראש הממשלה. כמי שמגן על החלטת ההקפאה, כמי שנותן את הגיבוי לממשלת הליכוד שהפכה להיות מליכוד לבולדוזר, ל"ליכודוזר", שזה היום הלכו והרסו בתים של מגורשי חומש בשבי-שומרון. שר הביטחון יודע לאכוף את הבנייה, את צו ההקפאה, אך ורק על יהודים באופן גזעני. איפה האחריות של מי שאמור להגן גם כן על יהודים? איפה האחריות שקיבלת? איפה הציפיות שהיו ממך כמי שאמור לשמר, כמי שאמור לייצג? לצערנו הרב, האכזבה היא קשה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו מתנגדים להעברת הסמכויות לשר בגין, עד שימלא את האחריות המוטלת עליו בשמירה על ארץ-ישראל. כשימלא את האחריות הזאת, נשמח להעביר לו סמכויות נוספות.

תודה רבה. חבר הכנסת אלקין מוותר על זכות הדיבור.

לכן, נעבור להצבעה שתהיה כפולה, לא ההצבעה תהיה כפולה אלא הנושאים יהיו אחד אחרי השני, שכן יש כאן שתי החלטות ממשלה המחייבות כל אחת בנפרד הצבעה. אנחנו עוברים להצבעה הראשונה, בהתאם לסעיף 31(ב), מבקשים להעביר לפי סעיף 33א לחוק החברות הממשלתיות סמכויות מהשר נאמן לשר זאב בנימין בגין. מי בעד הצעה זו, יצביע. מי נגד? מי נמנע? הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר המשפטים לשר זאב בנימין בגין נתקבלה. בעד, 41, נגד, 1, ואין נמנעים. אני קובע שהעברת הסמכויות לפי סעיף 31(ב) בנושא סעיף 33א לחוק החברות הממשלתיות אושרה על-ידי הכנסת, והנושא יועבר לשר זאב בנימין בגין.

נצביע בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה על העברת התפקידים של שר המשפטים לפי סעיף 12א(ג) לחוק שירותי הדת היהודיים , התשל"א 1971, משר המשפטים לשר זאב בנימין בגין. רבותי, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר המשפטים לשר זאב בנימין בגין נתקבלה.

נגד, 1, ואין נמנעים. אני קובע שגם הסמכויות שלפי סעיף 12א(ג) לחוק שירותי הדת הועברו משר המשפטים לשר זאב בנימין בגין. תם הדיון בסעיף זה. אנחנו עוברים להצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11), התש"ע 2010. אני מזמין את יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לעלות ולהציג את ההצעה, שלה אין הסתייגויות ולכן בתום הצגת ההצעה אנחנו נצביע בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ברצף. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11), התש"ע 2010, הצעת חוק פרטית, ובמקרה הצעת חוק שלי. סעיף 10 לחוק קליטת חיילים משוחררים קובע את זכאותו של חייל משוחרר למענק המשולם לו תוך חודשיים מיום שסיים את שירותו הסדיר על-ידי הקרן לקליטת החייל המשוחרר. גובה המענק מחושב בהתאם לאופי השירות,

תומך לחימה, שירות אזרחי ושירות מפוצל, ולאורך השירות בפועל.

המענק המשולם לחיילים ששירתו כלוחמים או כתומכי לחימה ולא השלימו את מלוא תקופת השירות שהם חייבים בה לפי חוק שירות ביטחון, בגין פציעה שאירעה במהלך אימון או במהלך פעילות מבצעית, מחושב בהתאם למספר החודשים ששירתו עד ליום שחרורם המוקדם. מטרתה של הצעת החוק המונחת בפניכם הינה לקבוע כי לוחמים ותומכי לחימה שנפצעו במהלך אימון או בפעילות מבצעית, ובשל כך שוחררו מהשירות הסדיר, יהיו זכאים למלוא המענק שהיה משולם להם אלמלא אותה פציעה, ועל-ידי כך להבטיח שלא ייגרם לאותם חיילים נזק כלכלי. ברצוני להודות לצוות הלשכה המשפטית בראשות עורכת-הדין יהודית וסרמן ועורך-הדין זיו מגור שפעלו לקידום ואישור הצעת חוק זו, לצוות הוועדה בראשות וילמה על עבודתם, וכן לעוזרי הפרלמנטריים, איילת השחר, אילן מרסיאנו וערן וייס שעזרו ופעלו בקידום הצעת החוק. אני פונה לחברי הכנסת ומבקש לאשר את הצעת החוק, המוגשת ללא הסתייגויות, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, בנוסח שהכינה הוועדה.

רבותי,

אין הסתייגויות, ולכן נצביע בקריאה שנייה על כל החוק.

קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11), התש"ע 2010, קריאה שנייה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. סעיפים 1 2

בעד, 33, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש הוועדה, האם להצביע בקריאה שלישית?

תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11), בהתאם לבקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11),

בעד, 32, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שחוק קליטת חיילים משוחררים

התש"ע 2010, עבר בקריאה שלישית, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת חיים כץ, עד עכשיו דיברת בתור יושב-ראש. האם אתה רוצה לדבר גם בשם יוזם החוק? ובכן, תודותיך כיושב-ראש היו גם תודותיך כחבר כנסת. אנחנו מברכים אותך.

אנחנו עוברים להודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת,

הודעה אחת שאינה מצריכה הצבעה. אני מודיע בזאת על חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכלכלה לעניין חוק שירות נתוני אשראי: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום חבר הכנסת לשעבר אופיר פינס-פז יכהן חבר הכנסת איתן כבל. ההודעה נרשמה ונשמעה. חברי הכנסת, אני מזמין את השר מרידור, שלא הועברו לו הסמכויות של שר המשפטים אבל בשם הממשלה הוא יציג את הצעת חוק סדר הדין הפלילי

חקירה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית), התש"ע 2010, לקריאה ראשונה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לדיון בחוק נרשם עד כה חבר הכנסת נסים זאב.

להשתתף יודיע. בעוד דקה אני סוגר את ההצבעה. את הרשימה, ולא את ההצבעה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שאני מתכבד להביא בשם הממשלה, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 64) (חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית), התש"ע 2010, הצעת החוק הזאת עוסקת בחלוקת עבודה בין הפרקליטות לבין התביעה המשטרתית. ידוע שהיועץ המשפטי לממשלה הוא ראש התביעה, ואפשר היה לחשוב שהמשטרה חוקרת ואילו הפרקליטות מייצגת בבית-המשפט ומגישה את התביעות. למעשה לא כך הם פני הדברים, וחלק גדול מעבודת התביעה נעשית בידי המשטרה. רוב גדול של העבירות מטופלות בידי המשטרה. כך יוצא שהסמכות לתבוע בפלילים, שמקורה אצל היועץ המשפטי, והוא מסמיך תחתיו אנשים אחרים, מתחלקת למעשה בין שני הגופים האלה, והחלוקה הזאת מצריכה מפעם לפעם תיקונים והתאמות כדי לאפשר פעולה יותר תקינה וחלקה, פחות עיכובים, פחות עינוי דין. היום קיים הסדר שמגיע לקצו, והוא הסדר זמני. ההסדר הזמני בחלוקת העבודה הגיע לקצו, ואנחנו מציעים כאן הסדר אחר. ההסדר המוצע, בעיקרו, כולל תיקונים לסעיפים 60 ו-62 לחוק סדר הדין הפלילי. ההסדר הזה מוצע אחרי שבתקופה שחלפה מאז חקיקתה של הוראת השעה נוסתה תוכנית להיערכות הממשלה לחלוקת הטיפול בתיקי פשע ועוון בין הפרקליטות לבין התביעה המשטרתית. היו קשיים ביישומה של

לכן הוחלט להפסיק אותה ולהציע את ההסדר המובא כאן לפניכם. ההצעה היא שחלוקת הטיפול המוסכמת בין המשרד לביטחון פנים והמשטרה לבין משרד המשפטים תהיה כזאת: תהיה רשימה שעליה יחליט פרקליט המדינה, בהסכמת ראש אגף חקירות מודיעין במשטרה ובאישור היועץ המשפטי לממשלה. בבסיס ההצעה עומדת התפיסה כי הגדרת התחומים של הטיפול בין הפרקליטות לבין המשטרה תיקבע על-פי היתרון היחסי של כל גוף. זאת אומרת, תיקים מורכבים יותר, רגישים יותר או בעלי חומרה מיוחדת, שמצריכים מומחיות מיוחדת, שקיימת בפרקליטות, כל אלה יטופלו בידי הפרקליטות, הרמה הגבוהה יותר מטבע הדברים. תיקים קלים יותר, נוחים יותר לבירור מהיר, בעבירות שאינן בעיקרו של דבר בעלות חומרה מיוחדת, לא שיש עבירות ממש קלות, אבל יש חמורות יותר וחמורות פחות, ברגע זה החוק, ברגע שיאושר, החוק הוא שיקבע ולא היועץ המשפטי? החוק יקבע עם אפשרות לפרקליטים, כפי שאני אסביר מייד,

אני תיכף אסביר את הדבר. עד שלא סטו, החוק מאפשר. בעבירות שאינן בעלות חומרה מיוחדת, באין הנחיה אחרת, כך יהיה.

או מורכבות מיוחדת, בסוגי עבירות שהתביעה המשטרתית התמחתה בטיפול בהם, כל אלה יטופלו בידי התביעה המשטרתית. בהצעת החוק שנמצאת לפניכם תוכלו לקרוא בסעיף 60 החדש, המוצע, נאמר כך, שבכפוף להוראות כך וכך, "חומר שהושג בחקירה בעבירה מסוג פשע, תעבירו המשטרה לפרקליט מחוז" או לטיפולו של פרקליט. זאת אומרת, פרקליטות, לא משטרה. בכפוף לסעיף קטן (ד), שאקרא אחר כך, "חומר שהושג בחקירה בעבירה שאינה פשע" דהיינו, עוון או חטא, "תעבירו המשטרה לראש יחידת תביעות, לטיפולו של תובע משטרתי". זו החלוקה היסודית. אחר כך כתוב בסעיף קטן (ד), אותו סעיף שהבטחתי לקרוא: "פרקליט המדינה, בהסכמת ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, יחליט על אלה:

רשימת עבירות מסוג פשע שחומר החקירה שהושג בהן יועבר לראש יחידת התביעות, לטיפולו של תובע משטרתי" דהיינו, אף-על-פי שזאת עבירת פשע, בגלל נסיבות העניין, סוג העבירה, התמחות, בכל זאת תטפל בה המשטרה ולא הפרקליטות. "(2) רשימת עבירות מסוג עוון שחומר החקירה שהושג בהן יועבר לפרקליט מחוז, לטיפולו של פרקליט" דהיינו, אף-על-פי שזאת עבירה מסוג עוון,

הסדר צריך היה העניין להיות מטופל על-ידי המשטרה, בגלל העבירה המסוימת, כפי שהזכרתי קודם, היא תטופל בידי הפרקליטות.

הרשימה השלישית,

היא תופעל רק אם ראש אגף חקירות יסכים.

מייד. אין זכות וטו.

הרשימה הזאת, אני אסביר, זה נומרוס, הרשימה הזאת, פרקליט המדינה לא מחליט על תיק-תיק,

אבל ההחלטה היא,

כפופה להסכמת ראש אגף חקירות ומודיעין ולאישור היועץ המשפטי לממשלה. אחרי שהוא מסכים. קובעים את זה מראש, לא לכל עבירה. הם מגיעים להסכמה ביניהם, לפי ההנחה שיש לה לעתים רגליים, שגורמי מדינה יכולים לדון אחד עם השני בהיגיון ולהגיע להסכמות ענייניות לפי היתרון היחסי של שניהם, החוק צריך לצפות גם אי-היגיון. קודם הסמכות היתה בידי היועץ המשפטי כראש התביעה, שהיא מוקנית לו בחוק, והיום נותנים את זה למעשה למשטרה, לבוא ולהחליט ולהכריע האם, לא למשטרה לבדה, לשני הגופים גם יחד: למשטרה ולפרקליטות. הפרקליטות יכולה לבקש, המשטרה אומרת לא. אם ראש אגף חקירות אומר לא, זה נשאר בידי המשטרה,

בסופו של, לא מובא בכלל ליועץ המשפטי. או בידי הפרקליטות. שני הצדדים. יש עבירות שהן פשע, שיטופלו בידי המשטרה בהינתן רשימה כזאת, ועבירות של עוון יטופלו על-ידי הפרקליטות.

זה שני הצדדים, אבל באותו רגע, בצד שמוחזק על-ידי המשטרה, בלי הסכמת המשטרה, אי-אפשר להעביר את זה. עבירה מסוימת, לא תיק מסוים. זה שינוי דרמטי במחשבה שראש התביעה האחד והיחיד, שאין עליו שום לחץ ושסמכויותיו מוקנות בחוק, הופך להיות גם איש משטרה. זאת אומרת, החוקר הופך להיות התובע. תשובתי היחידה לדבריך, שיש בהם כמובן טעם רב, שלא מדובר על דיון בתיק מסוים.

מדובר בסוג עבירה. עבירה. רשימת עבירות. אפשר לקבוע שעבירת גנבה,

עבירת שוחד, עבירת הריגה יטופלו כאן או כאן. אי-אפשר להגיד: דינו של ראובן או שמעון יהיה כאן או שם. זאת אומרת, אין אפשרות להשפיע על תיק מסוים. אפשר לקבוע שסוג עבירות, עבירות מסוימות, אף-על-פי שהן עבירות המוגדרות כפשע,

מעל שלוש שנות מאסר, קרוב לוודאי ששנינו ראינו את זה רק לאחרונה, ולא דנו. אני אומר: יש פה שינוי תפיסה מהותי. אני לא מניח שאדוני ראה את זה רק לאחרונה, לגבי זה נכון. גם אני ראיתי את ההצעה, אבל לא קראתי אותה בצורה שאתה מקריא. רק ירשה לי אדוני להשלים את העניין. בבקשה, ודאי. אני רוצה להשלים את הדברים. אתה מציג אותם, ודאי. תרשה לי להשלים את הדברים. אמרתי שפרקליט המדינה, בהסכמת ראש אגף חקירות ומודיעין, ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, יחליטו על שלוש רשימות: האחת, עבירות מסוג פשע, שחומר החקירה שהושג בהן יועבר לראש יחידת תביעות, לטיפולו של תובע משטרתי, עבירות מסוג עוון, שחומר החקירה שהושג בהן יועבר לפרקליט מחוז לטיפולו של הפרקליט.

(3) אמרתי, "רשימת עבירות מסוג פשע או עוון, שחומר החקירה שהושג בהן יועבר לפרקליט מחוז אשר רשאי להחליט" כפרקליט מחוז, "אם חומר החקירה בתיק מסוים יטופל בידי פרקליט או בידי תובע משטרתי".

זה פרקליט המחוז מחליט, יפה. עכשיו, "הוספה של עבירה מסוג פשע לרשימה שעליה החליט פרקליט המדינה כאמור בסעיף קטן (ד)(1), טעונה גם את אישור שר המשפטים והסכמת השר לביטחון הפנים" לא רק הפקידים הגבוהים והנכבדים האלה יחליטו, אלא גם השרים הממונים עליהם, שניהם גם יחד. החלטת פרקליט מדינה כזאת תפורסם ברשומות. זה שינוי קונספציה. יש עוד הוראות שאני לא ארחיב בהן. גם הנושא ששרים, כבוד השר הנכבד, אני זוכר אותך כשר המשפטים, שמחתי לייצג אותך כשר המשפטים בוועדת החוקה, חוק ומשפט ובוועדה לבחירת שופטים ובכל שאר הדברים, יחד עם זה אתה מבין שיש פה שינוי בתפיסה. שרים פתאום משתתפים בהחלטה ובהכרעה, גם שר המשפטים וגם השר לביטחון הפנים. אדוני יושב-ראש הכנסת, שמשתמש פה ביכולותיו, ידיעותיו וניסיונו בשטח המשפט, גם בניסיונו כעורך-דין הרבה שנים, אומר דברי טעם. אני שומע את הדברים, והדברים נשמעים, והכנסת תצטרך לדון בהצעה הזאת כאשר היא תובא לוועדה.

ואני מציע שהשאלות האלה, על-ידי חברי הבית, חברי הוועדה, יישאלו שם, ויחליטו כאשר נראה להם. תכליתו של העניין כולו, רציתי לומר, הוא לייעל מערכת, שידוע לכולנו שלפעמים העומס המוטל עליה, לעתים קרובות מדי,

גורם לעינוי דין או לאי-מיצוי הדין, ושני הדברים לא ראויים. וצריך לתקן. היה ניסיון לתקן, הוא לא צלח, כפי שנאמר כאן. עומס העבודה לא אפשר את היתרונות שרצינו. לכן הממשלה מציעה, שר המשפטים מציע, ואני מתכבד כאן לדבר בשמו, הוא כנראה במקום אחר עכשיו, מציע הצעה שונה, הוא בטוח לא כאן. הוא כנראה לא כאן. הוא מציע הצעה שונה, ואני מתכבד,

להביא את ההצעה לפני הבית.

תודה רבה. חברי בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כדאי שייתנו את לבם לשינוי בתפיסה שבאה לידי ביטוי בהצעת החוק המתקנת הזאת, שהנה, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק משפט ודאי יקרא את הפרוטוקול של הצגת החוק לקריאה ראשונה, כי יש פה בכל זאת שינוי מערכתי ושינוי תפיסתי בקשר לרשות התביעה, שהיתה בלעדית ליועץ המשפטי. חבר הכנסת נסים זאב, ראשון הדוברים, ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי. ואחריו, ביקש יושב-ראש ועדת החוקה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אין ספק שצריכה להיות הפרדה מוחלטת בין הגוף החוקר, דהיינו המשטרה, לבין הגוף התובע, שזה הפרקליטות. המשטרה, תפקידה לחקור, להעביר את חומר החקירה, ומי שצריך בעצם להכין את כתב-האישום, לבדוק אותו, אם יש בסיס לכתב-האישום, זה הפרקליטות, וצריכה להיות הפרדה מוחלטת, ולא משנה אם זה עוון או פשע. עכשיו פה עושים איזושהי הפרדה בין עוון לפשע, ובין תיקים רגישים לפחות רגישים. אז השאלה, למשל התיק של שולה זקן זה מספיק רגיש? אם זה מספיק רגיש, הרגישות מצד מי? האם אתה חושב שהרגישות צריכה להיקבע על-ידי שר המשפטים ושר, רגיש, רגיש למי? אם יש רגישות בחקירה, או שחוקרים, עוד לא החלה החקירה, כבר הכול עובר לעיתונות, והחגיגה של כל העיתונאים, יודעים בדיוק כל שאלה שנשאלה, כל תשובה, מה ענו, איך ענו, והמשטרה החליטה להגיש כתב אישום, והמשטרה החליטה, אז מי הפרקליטות בכלל שתערער על החלטת המשטרה? וזה לא משנה, גם כאשר הסמכות היא של הפרקליטות, המשטרה אומרת: אני ממליצה להעמיד לדין. אז אני רוצה לדעת, האם כל החקיקה בנושא הזה באה רק על הנייר כאן? כולנו יודעים שזה לא מיושם בשטח. ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, ישנה חקירה שהמשטרה חקרה את עצמה, והגיעה למסקנה שאין אשמים. אני העליתי את הנושא כבר פעמיים, פעם בשאילתא ופעם בדיון, על בחור שהמשטרה החליטה לערוך מרדף אחריו.

בחור ששירת בצבא, בדיוק סיים את השירות הצבאי שלו, לפנות בוקר הוא היה עם הקטנוע שלו, והחליטו לעשות מרדף אחריו. המשטרה נכנסה, ניידת משטרה, ב"אין כניסה", פגעה בו, והבחור הזה נהרג. לפני שבוע ימים, חיכו לראות מה המשטרה תעשה בכל החקירה הזאת, התשובה היתה שאין אשמה. המשטרה חקרה את העניין, מובן שמי שפגע היה בניידת משטרה, אני לא יודע מי הפוגע, אבל ברור שהוא קשור למשטרה. איך יכול להיות שמשטרה חוקרת את עצמה ומסיקה את המסקנות שאין אשמה? צריך להיות ברור: בדברים האלה צריכה להיות חקירה חיצונית, בפרט כאשר החשש והחשד הוא שמי שפגע זה שוטר או מי שהיה בתפקיד כזה או אחר. אני חושב שזה הרבה יותר חשוב, ולא פחות חשוב, מהנושא של חלוקת הסמכויות בין המשטרה לפרקליטות.

חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. האם גם חבר הכנסת רותם מבקש לדבר? מייד אחרי בן-ארי חבר הכנסת רותם. לכל אחד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הגשתי אתמול בקשה לדיון מהיר בוועדת הפנים, שלצערי הרב נדחתה, בעניינו של בית-העלמין במרחביה. מי שלא מכיר את פרטי האירוע, ולצערי הרב זה לא תפס כותרות, אם היה קורה אותו דבר בבית-עלמין בחוץ-לארץ, בצרפת, או בקייב, או במקום אחר, או לחלופין בכפר-יאסוף, כל הבית הזה היה גועש ורועש לא רק בדיונים מהירים, בדיונים מיוחדים, דבר יום ביומו. כן, דבר יום ביומו, אז זה משעמם. יומיים לאחר חג הפסח, בלילה שבין חמישי לשישי, נכנסו פורעים לבית-העלמין של הקיבוץ והמושב מרחביה, שזה בעצם ראשית היישוב היהודי בעמק, "מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה", כך אמרו בוניו לפני כ-100 שנה, ונופצו שם 44 קברים, ביניהם של ניצולי השואה, ביניהם של חייל צה"ל, ביניהם של משפחה, נופצו קברים של שלושה דורות של מקימי-מקימי מרחביה, של בניהם ונכדם, חמישה קברים נופצו זה ליד זה בחמת זעם, בסלעים, באבני בזלת, והיה צריך המון כוח כדי לעשות את זה. הגעתי לשם, בא אלי ראש המועצה האזורית, אייל בצר, אומר לי: אתה מהכנסת? אמרתי לו: כן. אומר לי:

אמרתי לו: לא ציידו אותי במזוודה של כסף. אני מבטיח לפעול בכנסת כדי שתוכלו לקבל את הפיצוי על הפוגרום שנעשה כאן, ומאז אני מנסה לפעול. ביקשתי דיון מהיר. לא ידענו עד לפני שבועיים ימים מי עשה את זה. זוהו הפורעים, מהכפר סולם השכן, שבעה צעירים, אסור להגיד את המוצא שלהם, שבעה צעירים שבאו למקום ועשו, אבל החוקר היה מהאזור, אמר: לא, זה לא לאומני,

ומשום כך לא הגיע מס רכוש כדי לתת את הערכת הנזק, ובית-העלמין עדיין בביזיונו ובחרפתו, לבד מקבר אחד של חייל צה"ל, משרד הביטחון, יש לו כיס עמוק, מייד בא ושיפץ את הקבר, תוך שעתיים, כי כמה ימים לאחר מכן היה יום הזיכרון לחללי צה"ל. אבל שאר בית-העלמין, כל הגינון, הגדרות, והקברים נופצו לחלוטין. בקשה שלי לדיון מהיר נדחתה, לצערי הרב, כדי לשמוע מהמשטרה מה הנימוקים, מה הופך אירוע כזה מאירוע לאומני לאירוע פלילי, ומהם הקריטריונים שבסופו של דבר פוגעים בכיס, פוגעים בכבוד שלנו ופוגעים ביכולת לטפל בשורש העניין? לא ידעתי שמדובר בנושא הזה. אני מציע לך להגיש שאילתא בעל-פה, השר יבוא הנה, יאמר את השאלה, יענה על שאלתך הנוקבת והחשובה. אדוני היושב-ראש, אני חשבתי שזה ראוי לדיון בוועדה, אינני חושב, כי אנחנו צריכים תשובה ברורה,

לנושא שאתה מעלה.

שזאת הכוונה. אני אתן לך את כל הסיוע. בכל מקרה, אני שומר לעצמי את הזכות לבקש בשבוע הבא שוב דיון, כדי לקבל תשובות בתוך ועדה, ששם הדיון הוא ענייני ורציני, ונקבל את התשובות מאנשי המקצוע.

אני אשאל שאילתא ישירה את השר לביטחון פנים. ואם יהיה צורך להידיין, נראה, קודם כול תשאל. אני חשבתי שאתה רוצה לדעת, הוא נמצא בחקירה מחכים שם אייל בצר,

והם פנו אלי, ומזכירת היישוב. הבקשה שלי היא בתיאום אתם, כדי שהם יוכלו סוף-סוף לשקם את בית-העלמין, ולצערי הרב זה נדחה,

על שאלתך זו, אם היתה מוגדרת כך, הייתי נותן מענה מיידי ותשובה מיידית, ודורש מהממשלה לבוא ולהסביר לנו מדוע כאשר יכריזו שהעניין הוא פלילי, איזה עניין פלילי יש בניתוץ בית-עלמין? הם טוענים שזה ונדליזם ואלכוהול וכן הלאה.

אם זה ונדליזם, נשמע את זה.

זה ונדליזם, לפי החוק, חברת הביטוח צריכה לשלם. הואיל ואין למתינו ביטוח, והם לא עושים ביטוח,

בר-מינן לא יכול לחתום. בהחלט אני אראה את זה גם כדחוף וגם כחיוני וגם כציבורי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת רותם, בבקשה. יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, אשר עתיד לדון בהצעה, אם תעבור בקריאה ראשונה, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, אדוני, ראוי לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק כדי להבין עד כמה מדובר בהצעה שהופכת סדרי עולם. אמרתי את זה. נדמה לי שאפילו השר השתכנע, רק שהוא לא שר המשפטים היום. בשעתו היה דוח מבקר המדינה שביקר בחריפות רבה את הנושא של התביעה המשטרתית, חלוקת התפקידים בינה ובין הפרקליטות, ואת התלות של התובעים המשטרתיים במחלקת החקירות. עכשיו, אני קורא את דברי ההסבר ואני תמה. כך נאמר: "במהלך התקופה שחלפה מאז חקיקתה של הוראת השעה גיבשו משרד המשפטים, המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל, על דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, תוכנית להיערכות הממשלה לחלוקת הטיפול בתיקי חקירה,

ובהמשך הם אומרים כך: "תוכנית ההיערכות, שהיתה תוכנית תלת-שנתית (לשנים יוני 2006 עד יוני 2009) הונחה על שולחן ועדת החוקה באוקטובר 2005 יישומה של תוכנית ההיערכות נתקל בקשיים, אשר הביאו בין השאר להמשך יישום ההלכה שנקבעה" בתיק אליעזר כהן נגד מדינת ישראל, הלכה אשר קבעה שפרקליט מחוז רשאי להעביר לטיפולה של התביעה המשטרתית תיקים של עבירות מסוג פשע. נוכח הקשיים ביישומה של תוכנית ההיערכות הוחלט על הפסקתה, ולאחר דיון נקבעה בתיאום בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית תוכנית חדשה לחלוקת סמכויות. עכשיו, אילו היו באים ואומרים שמי שרשאי לחלק את

יהיה היועץ המשפטי לממשלה, נו, מילא.

אבל מה שאנחנו רואים פה זה דבר מדהים: פרקליט המדינה, בהסכמת ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה. מה הקשר בין ראש אגף חקירות ומודיעין לבין התביעה המשטרתית?

כמו כן נדרשה המשטרה לנקוט פעולות, זו פגיעה בעצמאות התביעה. לא רק זה, אדוני. כמו כן נדרשה המשטרה לנקוט פעולות לניתוקה של התביעה המשטרתית ממחלקת החקירות, לשם קידום עצמאותה. אין בהצעת החוק ולו מלה אחת בעניין הזה. אנחנו סומכים על יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שיטפל בצורה רצינית בחוק. הוא יטפל בה בצורה מאוד רצינית, אדוני. זה לא יושב-ראש הוועדה,

אבל אני אומר יותר מזה, כמה תובעים יש בפרקליטות המדינה, ובכמה תיקים הם מטפלים בשנה? אני אגלה לכם סוד: מכ-40,000 תיקים בשנה שמוגשים לבתי-המשפט, כ-4,000 מוגשים על-ידי הפרקליטות ו-36,000 מוגשים על-ידי התביעה המשטרתית. אבל אם אנחנו סופרים את מספר התובעים, בפרקליטות יש כ-800 תובעים, ובכל התביעה המשטרתית 480 בערך. איך אפשר לבקש שתהיה יעילות בהגשת כתבי אישום, בניהול משפטים, כאשר הפרופורציות לא זהות? אז אומרים לי שהתיקים של הפרקליטות יותר מסובכים.

אפשר לקחת כל תיק ולסבך אותו באופן כזה שאחרי שבע שנים האיש יצא זכאי, אבל ימררו לו את החיים שבע שנים. ולכן, לדעתי החוק הזה הוא לא חוק טוב, צריך יהיה לתקן אותו מן היסוד. החומר שנמצא לפניכם לא יגיע כך לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אתה הרגעת אותי, ואני אכן אצביע בקריאה ראשונה בעד החוק, לפי בקשת הממשלה ומתוך ידיעה שיש מי שישגיח על נושא החקיקה. גם השר מרידור לא חסך תמיהות או הבעת שאלות שמדברות בעד עצמן. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 64) (חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית), התש"ע 2010. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? בקריאה ראשונה, ואני מדגיש. ההצעה להעביר את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 64) (חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית), התש"ע 2010, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 64) (חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית), עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט כדי להכינה לקריאה שנייה

אם יהיו הסתייגויות,

יישוב של מפוני גוש-קטיף. מפוני גוש-קטיף.

כבוד השר ישיב. ביום י"ג בטבת התש"ע (30 בדצמבר 2009) הובא לידיעתי כי ביישוב משכיות אין מקווה

תבחן את הסוגיה הזאת יחד אתה.

חבר הכנסת לוין, נדמה לי שזאת לא פעולה שגרתית של השר לשירותי דת, אלא פה מדובר במינהלת סל"ע. הרי כל הפיצויים וכל העניינים הקיבוציים, הציבוריים והפרטיים הובאו לטיפול,

לידי מינהלת סל"ע.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, כבוד השר, אני משוכנע שהנושא הזה חשוב לו לא פחות משהוא חשוב לי, אבל אני מוכרח לומר לכבוד השר שלפעמים אני מרגיש כאילו נקלעתי לברית-המועצות של שנות ה-60 כאן.

יש איזה קריטריונים ויש איזה מגבלות ויש כל מיני דברים, ואין רגע אחד של תזוזה הצדה, רגע של מחשבה מחוץ לקופסה ואיזשהי נקיטת צעד, אני לא רוצה להגיד אמיץ, כי לא נראה לי שצריך הרבה אומץ בשביל זה, נניח אפילו אמיץ, לבוא ולומר: רבותי, היישוב הזה הוא לא ככל יישוב, המצב בו הוא לא כבכל מקום, ולכן, עם כל הכבוד לתהליך הסדור, הקבוע, שבו נעשים הדברים, יש גם יוצאים מן הכלל, שמחייבים טיפול נקודתי שהוא מחוץ למסגרת הזאת.

מבקש מכבוד השר,

אני משוכנע שהנושא הזה חשוב לך לא פחות מאשר לי,

קח את העניין הזה על עצמך, תבוא בדברים עם מינהלת סל"ע, תפתרו את הפלונטר הביורוקרטי-טכני הזה ותיתנו במהירות לאנשים האלה פתרון שלא ישיב אותם לעולם למצבם הקודם, אבל לפחות יאפשר להם להתחיל חיים חדשים כפי שצריך. אני מודה לך על זה שזה בוער בקרבך לא פחות, וזה חשוב. תוך כדי כבר רשמתי לי משימה, כך שתהיה רגוע בנושא,

אם זה יישוב של מפונים,

זה פחות מקריטריונים. יש הנחיה, יש חוק פינוי-פיצוי ויש תקציב לכך. לגבי קריטריונים, לך תסביר אחר כך למי שצריך להסביר שלא עשית את זה בגלל מניע כזה או אחר. אדוני חשב שחבר הכנסת אורבך ייעדר. הוא לא נעדר אף פעם כאשר הוא מבקש להשתמש במכשירי הכנסת על מנת לשרת את הציבור, ואני מבקש מכבוד השר להשיב על שאילתא מס' 648, של חבר הכנסת אורי אורבך, המדבר בחיוב תשלומי ארנונה על בתי-עלמין. בבקשה, כבוד השר ישיב. חבר הכנסת אורי אורבך שאל את השר לשירותי דת ביום כ"ז בטבת התש"ע (13 בינואר 2010): משנת 2003 מחויבות המועצות הדתיות לשלם ארנונה על בתי-העלמין שבתחומן, זאת בניגוד לשאר מוסדות הדת למיניהם הפטורים מתשלום זה.

לשאול: 1. האם מידע זה נכון? 2. אם כן,

3. מה ייעשה לשינוי המצב? תשובה לשאילתא של חבר הכנסת אורי

אלא אם כן הוא מפריע לסדר הציבורי, זה בלי טובות של אותה חברה קדישא, הטענה שזה שטח ציבורי. אם אתה כחברה קדישא נוגע או עושה שינוי במצבה,

על נזק לרכוש פרטי.

מצד אחד זה רכוש פרטי, מצד שני זה שטח בית-העלמין שהוא ברשות חברה קדישא. נכון להיום, חוץ מאיומים של ראשי רשויות וראשי עיריות שיקזזו את זה מהתקציבים המגיעים על-פי דין למועצות הדתיות, מעבר לזה לא ידוע לנו על רשות מקומית שמחייבת ארנונה על שטחי בית-העלמין. חבר הכנסת אורבך, שאלה נוספת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

אבל האם אתה אומר בעצם שכיום החוק המחייב בתי-עלמין בארנונה לא מקוים? אתה נראה מופתע אבל כנראה זה בתכונות היפות שיש בך, לא יעלה על הדעת.

אני שומע על כזה דבר לראשונה. אכן כך, כמו הרבה חוקים שמחוקקים ונכתבים. ואדוני מברך על כך שהחוק לא מקוים.

הייתי מעדיף שהחיוב הזה ייעלם מספר החוקים. אני חושב שצריך לתקן את זה ואני מתעקש לתקן את זאת, כי זה אבסורד שמופיע.

תגיש הצעת חוק, תגיד חוק זה יבוטל,

ועדת שרים לענייני חקיקה תדחה אותו. אני לא רוצה להשתמש בביטוי שזה אות מתה, אבל זו המשמעות במקרה הזה. כן. תודה רבה לחבר הכנסת אורבך. השר אמר כן, לשאלתך. תודה רבה לשר. השאילתא האחרונה היא שאילתא 668 של חבר הכנסת יעקב כץ, בעניין מקוואות בירושלים, אינו נוכח, לפרוטוקול. חבר הכנסת יעקב כץ שאל את השר לשירותי דת ביום ה' בשבט התש"ע (20 בינואר 2010): נודע לי שלאחרונה הוכנסו

חשמליים וחברת אחזקה, ואלה גרמו לתקלות רבות.